אנחנו הולכים לדון היום בנושא שחשוב מידי בכדי להזניח אותו, לכן התרכזנו כאן במהירות שיא מרגע שנתבקשנו על ידי חברי כנסת כדי לקיים את הדיון הזה. יש לו חשיבות רבה לכל מרקם החיים שלנו בישראל, וחשוב שנעשה מהדיון הזה דיון אמיתי, יסודי ומעמיק, כדי שבסופו של גבר גם נצא מפה עם ההמלצות הנדרשות ולא רק נקיים דיון. אני מקווה שלא נתחרה פה במה שקורה עכשיו בוועדת כספים ונשמור על תרבות ראויה כאן. הסדר יהיה כזה שמיד אחרי שאני אסיים את דבריי, חברת הכנסת מירב בן ארי תציג את הנושא כאחת מאלה שביקשו לקיים את הדיון המהיר הזה, מיד אחריה, הממ״מ יציגו את הנתונים כפי שהם רואים אותם, מיד אחרי זה נאפשר לחברי הכנסת לומר את דברי הפתיחה שלהם, נקציב את זה גם בזמן כדי להשאיר זמן גם לאחרים לדבר. לא מקובל שהיוזמים פותחים את הדיון? אמרתי, מירב בן ארי תישא את נאום היוזמים. היא לא מדברת בשמי, היא מדברת בשמה. אני אתן לך גם לדבר. חשבתי שמספיק אחד אבל אם אתה רוצה גם אז אין בעיה. יש כמה יוזמים לדיון, בדרך כלל כולם מדברים. חבר הכנת אחמד טיבי, לא אסתום לך את הפה, ההפך הוא הנכון, אני רוצה לשמוע אותך. ומיד אחרי ההתייחסות של חברי הכנסת - - - זה בעצם איחוד גם של ההצעה לדיון המהיר וגם של ההתייחסות למכתב של חברי הכנסת.

אם כל אחד מכם רוצה לדבר בהתחלה כיוזם, לפני הממ״מ, אז אין שום בעיה, בשמחה. ומיד אחרי זה אנחנו ניתן לסמפכ״ל, ותודה מראש על ההצטרפות שלך לדיון שלנו פה, גם לו מגיע איחולי הצלחה, הוא נכנס לתפקידו אך לפני רגע קט והצלחה שלו היא הצלחה של כולנו. אני רוצה לומר משפט אחד לפתיחה.

האפקט של פשיעה או של רצח הוא משמעותי לכל אחד מאיתנו. ולא חשוב באיזה מגזר או באיזה מקום הוא קורה. כי באותו רגע בדיוק, שבו קורה מקרה פשיעה או מקרה רצח, הקהילה באותו אזור חשה חרדה ופחד, והרוצח חש מנצח. אלה שני דברים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, לכן חשבתי שנכון לקיים את הדיון הזה כמה שיותר מהר, בשיתוף כל הגורמים האחראיים על מרקם החיים שלנו. כדי גם לנסות לראות למה וגם לראות איך נותנים מענה או לפחות המלצות לאיך לתת מענה ללמה הזה. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש, תודה רבה על קיום הדיון הזה ולכל חברי הכנסת המצטרפים. הדיון הזה הוגש לדעתי כבר לפני שבועיים ולצערי מאז המספרים רק עולים ועולים. כולל היום בבוקר, כשהתעוררנו לעוד רצח במועצה האזורית משגב, בוואדי סאלמה, של דימא בושנאק, עוד צעירה ערביה. שבמקרה של נשים הן משלמות פעמיים, גם על זה שהן ערביות וגם על זה שהן נשים. אני רוצה לומר שלושה דברים קטנים, כי יש כאן הרבה דוברים. אני רוצה גם לאחל קודם כל בהצלחה לסמפכ״ל, גם להגיד על הנוכחות המרשימה של המשטרה כאן בדיון, אני חושבת שזה ראוי לציון. אני חושבת שאדוני יודע שהייתה אמורה להיות סקירה אסטרטגית של השר, היא בוטלה בשבוע שעבר, ונראה שבנושא כזה ובגל שהשר כבר עובד מספר חודשים, הוא צריך היה להגיע ולהציג את התוכנית האסטרטגית. זה היה אמור לקרות בשבוע שעבר ואנחנו צריכים לדעת מתי הוא יגיע לכאן שוב, כי נראה לי שעם כל הכבוד שיש לי למשטרה, והם יודעים את זה, השר צריך לתת לנו, חברי הוועדה, תאריך שבו הוא מתכוון להגיע. דבר שני, הייתה כאן תוכנית.

נכון שהיא לא חיסלה את האלימות בחברה הערבית, אבל היא בהחלט הפחיתה את המספרים. יותר מזה, היא גם כינסה שישה משרדים שכל שבועיים התייצבו ונתנו עבודה בנושא,

ולמה אני אומרת את זה? כי גם אני, כוועדה הזמנתי אותו לכאן. הוא בא לכאן וסקר כל חודשיים בערך. הוא הגיע לפה עם מנהלי המשרדים וניהל את האירוע. ישבו פה מנכ״לי פנים, אוצר, חוץ ממשטרה ובט״פ ודיווחו. גם זה כבר לא קורה וגם זה חשוב. הדבר השלישי שבעיניי הוא דרמטי בדיון הזה, זה שאין וואקום באלימות. אני רוצה גם לחדד שאמנם הדיון עוסק בפשיעה בחברה הערבית, שהגיעה למעל 90 נרצחים כבר, אבל זה לא רק בחברה הערבית אלא גם בחברה היהודית וגם נשים, שלא היה מספר כזה כבר שנים. וזה העניין הזה של הוואקום אליו נכנסת האלימות. דבר אחרון, אני מתנצלת כי אני במקביל אצא לנשיאות ואחזור, אבל הנושא הזה הוא בנפשי. התעסקתי בו שנה, הסתובבתי בכפרים הבדואים, בצפון ובדרום, ואני חושבת שכחברי כנסת וכוועדה, וזו גם הציפייה שלי ממך כיו״ר הוועדה, צריכים לצאת עם צעדים אופרטיביים על איך הוועדה מפקחת על עבודת הממשלה, כי לפי מה שאני רואה אין עבודה. אולי אתה תצליח להפתיע ולהגיד לי משהו שלא ראינו.

אנחנו כוועדה, צריכים להתחיל להגיע לכפרים וליישובים ולשבת עם המנהיגים ועם תחנות המשטרה של המקום.

ישבנו עם מפקד התחנה ועם המשטרה,

אבל גם ישבנו עם השייחים, כדי להבין איך אפשר לסייע. אני יודעת שהמשטרה עושה ואני חושבת שהיא מוגבלת, אבל הדבר שחסר לי הכי זה מדיניות, אסטרטגיה ופיקוח של הכנסת.

בבקשה, חברת הכנסת אפרת רייטן. תודה רבה אדוני היו״ר. חברי הכנסת הם חברי הוועדה, פנו במכתב ב-07 במאי, בדרישה לכינוס הוועדה לביטחון לאומי בנושא האלימות הגואה בחברה הערבית. חתומים עליה חברי הכנסת ואליד שלהואשלה, חמד עמאר, שרון השכל, נאור שירי, אני וחבר הכנסת מהקואליציה, עמית הלוי. כך שאפילו מרשימת החותמים ברור לחלוטין שאם יש פה חבר קואליציה, וגם אתה כמובן כיו״ר הוועדה, רואים בעניין הזה חשיבות עליונה, אז אני בהלם מכך שהשר לא נמצא פה למרות שבמפורש דרשנו שהשר יגיע, כדי לתת פה דין וחשבון. ועוד יותר אני מתפלאת, וזה באמת מקומם, שאותו אדם שבנה את כל הקריירה שלו ממצלמות, מלעשות פרובוקציות לציבור ומלנצל את התקשורת, בורח פעם אחר פעם מהנושא הנורא הזה, מהרציחות ומחוס התפקוד שלו.

כמו שאומרים השלטים, אפס מוחלט בכל מה שהוא עושה, שגם לא מעז להראות את הפנים שלו כאן. זה רק מעיד שכל מה שאנחנו אומרים עליו מהיום שהוא נכנס לתפקידו ועוד לפני זה, שהוא כושל, שהוא לא מתאים לתפקידו ושכל מה שהוא עושה זה אחיזת עיניים. אנחנו כתבנו את הנוסח הראשון של המכתב הזה כמה ימים לפני ששלחנו אותו ועד ששלחנו, כל יום נאלצנו לעדכן את המספר. זה פשוט מטורף. התחלנו ב-67, סיימנו באותו יום ב-70 והיום אנחנו כבר נמצאים ב-78, זה עניין של כמה ימים. מה שיש כאן זה עניין שהוא לחלוטין לא אך ורק של המשטרה, כי המשטרה הייתה אותה משטרה שהייתה גם בשנה שעברה. אז אי אפשר להתנתק ולהתעלם בכך שמדובר פה קודם כל בדוגמה אישית, ובסוף הממשלה הזאת, ומי שעומד בראשה ומנהל אותה, מהווה דוגמה אישית. כל הפעולות שלו, כל מה שיוצא לו מהפה, זו דוגמה אישית שיש לה אחר כך אפקט בקהל הרחב, נקודה. וכשאני מסתכלת גם על ההצהרות שלו שהיו מלפני הבחירות, הצהרות ענקיות, ״אני אמגר את הפשיעה בחברה הערבית״, אבל מעשים?

עצם הנוכחות של בן גביר, מייצרת ניכור וחוסר אמון מוחלט בחברה הערבית. יש קצר מוחלט בינו לבין ראשי החברה הערבית, והנה, יושב כאן כבוד סגן השר לשעבר, סגלוביץ׳, זה בניגוד גמור לשיתוף הפעולה שהלך ונרקם בממשלה הקודמת. מה שקורה כאן זאת פשוט הפקרות לשמה. הפער הזה בין ההצהרות לאובדן החיים, לאובדן האמון, לנתק ולפער שהולך וגדל בנינו לבין החברה הערבית. אלה מחירים ונזקים שאי אפשר יהיה לתקן אותם, אולי רק במאמץ של שנים. מה שקורה זה ממש הרס של החברה הישראלית. יותר מהחיים שאנחנו מאבדים כאן, שהם הדבר החשוב מכל. אבל מה שקורה כאן מיום ליום תחת הממשלה הזו, זה הרס מוחלט של המרקם, של הטיפול, של הביטחון ושל החוסן, שממילא היה מעורער קודם לכן. אלה דברים מקוממים ואני כועסת על שהוא לא מעז לבוא ולהראות את הפנים שלו כאן. למרות שאת יודעת שאני לא מסכים עם כל מה שאת אומרת, אני מאוד מכבד את זה כי זה בא מהלב, בזה אין לי שום ספק. אז תודה על הדברים האלה. חבר הכנסת חמד עמאר, הבנתי שאתה צריך לצאת, אז בבקשה. יש לי הצבעות בוועדת כספים. אבל הנושא הזה כל כך חשוב לי. ולי אין הצבעות בוועדת הכספים? אני גם חבר בוועדת הכספים אבל אני יוזם. אבל בבקשה. זה לא בסדר שאתה מדלג עליי. אתה רוצה?

לא לא, אני פשוט לא אוהב את דרך הניהול. יש יוזמים של הדיון להצעה דחופה ויש תקנון בכנסת. מי שיזמו את הדיון לא אלה ששלחו את המכתב, אלא יוזמי הדיון הם מדברים בהתחלה. כמו מירב, שהגישה הצעה לדיון דחוף, וכמו אחמד טיבי, שהגיש הצעה דחופה. כבר התחלת לדבר אז תמשיך. אני אדבר אחריך. זו הייתה הערה טכנית ליושב ראש, זו פעם ראשונה שלי בוועדה ואני לא מכיר את הכללים. קודם כל, חשוב היה לי להגיע לכאן, לשבת כאן, ולראות את צמרת המשטרה שנמצאת כאן, סגני ניצבים, תתי ניצבים וניצב. להגיד לכם את האמת? מדובר באובדן משילות בצורה שלא תיארת לעצמי, עם הממשלה הזאת. אובדן משילות מוחלט. אתם לא מבינים מה זה 78 הרוגים? נרצחים. אתם לא מבינים שזו ילדה בת 19 שנרצחה? מגיע מישהו ויורה בה, רץ וחוזר לוודא הריגה ויורה בה פעם שנייה. אתם לא מבינים מה זה? מאבטח של ראש עיר, שמצליחים להגיע אליו, לרדוף אחריו, לירות בו ולוודא הריגה. אתם לא מבינים את זה? אתם לא קולטים את זה? כל מערכת הביטחון של מדינת ישראל הייתה צריכה לעמוד על הרגליים, כל מערכת הביטחון. אבל להגיד לכם את האמת? אני אומר את זה בתור שר שישב בממשלה הקודמת, הייתי בוועדת שרים למיגור הפשיעה במגזר הערבי ובראשה עמד ראש הממשלה, גם בנט וגם לפיד, קיימנו דיונים כל חודש, קיבלנו עדכונים מסגן השר כל חודש, מהצמרת הביטחונית של מדינת ישראל, מהמפכ״ל לראש השב״כ, כולם הגיעו לשם ונתנו סקירה והורדנו את כמות הרציחות. בזמן המקביל היו 28 נרצחים. היום, מה קורה? האם המשטרה מעוניינת ברציחות האלה? אני לא מאמין. האם הממשלה מעוניינת ברציחות האלה? אני לא מאמין. האם הערבים רוצחים אחד את השני אז זה לא מעניין אותנו? אני לא מאמין. אבל אין לנו משילות, איבדנו את המשילות. אם כל ערבי שרוצה לרצוח את השני יכול לעשות את זה, כי הוא יודע שאחוז הפיענוח שלכם הוא אפס. אל תגידו לי שהיו שישה פיענוחים, או שבעה, או 10. הפיענוחים שלכם זה מקרים בהם אדם הרג ובא להגיד לכם ״אני הרגתי״, אלה הפיענוחים שלכם. אז אלה לא פיענוחים של מישהו שהלך ותכנן את הרצח. אז אנחנו כמדינת ישראל, או שאנחנו מתעוררים עכשיו, או שאני אומר לכם, וכבר אמרתי את זה יותר מפעם אחת, מה שקורה אצלי יקרה אצל השכן מחר. אל תחשבו שמקרי הרצח האלה יישארו במגזר הערבי. אל תחשבו שנושא דמי חסות יישאר במגזר הערבי. לא יסתפקו בזה אז אל תחשבו ככה. מי שעושה את זה באום אל פחם יעשה את זה בחדרה. מי שרוצח בבאקה אל גרבייה ירצח ברעננה. ואני לא רוצה שזה יעבור לפח״ע, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. אבל אני אומר לכם שכמויות הנשק שמסתובב שם זה משהו שאתם לא יכולים אפילו לדמיין. אני דרוזי ואני גר בשפרעם, הבן שלי קצין בצבא, אני בשבת דואג לו כשהוא יוצא מהבית, דואג לו. תעזבו. ראש הממשלה וכלל הממשלה חייבים להתעורר, כי אם זה בא מהממשלה אז יהיה שינוי. אם הממשלה מקיימת דיונים ומביא את כולם אז יש התקדמות וראינו את זה קורה, חשנו את זה, חשנו את הירידה. המספרים עמדו על שליש ממש שעכשיו בתקופה המקבילה, שליש מההרוגים. סגן השר שלקח על עצמו את הטיפול בזה יושב במקרה כאן לידי, אני לא ידעתי שהוא נמצא כאן, הוא לקח את הנושא הזה לידיים, קיים דיונים, בנה תוכניות והראה תוצאות. ידענו בדיוק מה קורה כל יום, ידענו כמה אמל״ח נתפס כל יום, ידענו מה נגנב מצה״ל ומה הגיע מחוץ לגבולות המדינה, ידענו הכול. היום זה לא מעניין אף אחד, אף אחד. אני אומר לכם שאובדן המשילות הזה לא יישאר רק ברציחות במגזר הערבי, אובדן המשילות הזה יעבור גם למגזר היהודי. כבר עבר. לא, מה שעבר זה אפסי עדיין. היום אין עסק, לא בנגב, לא בצפון ולא בכל מקום, שלא משלם דמי חסות. מי שלא משלם את דמי החסות שולחים לו אזהרה בפעם הראשונה, אזהרה בפעם השנייה ובפעם השלישית, אם הוא לא משלם יורים בו. לכן אני אומר לכם, ולך, את יושב בוועדה מאוד חשובה שיש לה הרבה משקל. ויהיה לה משקל יותר גדול אם הממשלה תתעורר ותקים ועדת שרים למיגור האלימות במגזר הערבי ובמדינת ישראל באופן כללי. אני מצפה מהשר לביטחון לאומי, היינו בביטחון פנים ועברנו לביטחון לאומי, אבל היום לא רואים לא ביטחון ולא לאומי. אני מצפה מהשר בן גביר שיבין שכל הדיבורים בתקשורת הם לא עוזרים, כל רצח זה רצח. כל בן אדם שאותו אנחנו מאבדים אז איבדנו בן אדם. אם מישהו מעז לבוא ולירות בילדה קטנה יותר מפעם אחת, אם מישהו מעז להגיע לביתו של נבחר ציבור, לירות במאבטח שלו ולבצע וידוא הריגה אז זה אומר שאין לנו משילות, שאיבדנו את המשילות.

תודה רבה לך חבר הכנסת חמד עמאר. חזרה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אל תיקח ברצינות ולעומק את הדילוג, לא עשיתי את זה במכוון, בבקשה. כבוד היושב ראש, רבותיי חברי הכנסת. הלילה נרצחה דימא בושנאק. דימא היא סטודנטית שמתגוררת בוואדי סאלמה. אני מכיר את האמא שלה, אמא שלה מטייבה. אני מכיר גם את הסבא שלה ואת המשפחה. הם גידלו צעירה עם חלומות והחלומות האלה נגדעו הלילה על ידי פושע נתעב, שירה בה מטווח אפס, הלך וחזר ווידא הריגה, למי שראה את הסרטון. היא הנרצחת מספר 72, או 78 כולל הנרצחים בירושלים המזרחית. כל קורבן ונרצח או נרצחת, הוא לא מספר, יש לו שם, חלומות שנגדעים, משפחה, אמא ואבא, חברים וחברות. אני לא יודע אם הרצח הזה יפוענח,

כמו רוב מקרי הרצח שלא מפוענחים.

שלא מונעים מעשי רצח, אלא גם לא מפענחים את רוב מקרי הרצח. אלא אם יש מקרה כמו מה שהיה בנגב לאחרונה, שמישהו רוצח את אחותו ומסגיר את עצמו, ואז זה נקרא פיענוח. דיברנו על הפרוטקשן, לפני כמה ימים נרצח צעיר בשם מוחמד זערורא, בכפר מנדא. הישוב הזה הוא לא יישוב מוכה רצח, אלא ישוב של אנשים שלווים שפותרים סכסוכים באמצעים אחרים ולא באמצעות מעשי רצח. הרוצח הגיע מחוץ לכפר, כנראה שביקש פרוטקשן מהמקום בו עובד אבא של אותו צעיר, שהיה שם במקרה, הם שרפו את המקום, הוא יצא יחד עם הפועל, ירו בו ובפועל, הוא נרצח והפועל נפצע. כל כפר מנדא יצא אל ההלוויה וכל הכפר גם יודע מי הרוצח. חוץ מכם. אתם יודעים מי הכנופייה, אתם יודעים מי מטיל את אימת הפרוטקשן והם עדיין מסתובבים חופשי ורוצחים. הכנופייה הזאת גם תחזור לרצוח, כי אתם לא שמים קץ לפרחחים והפושעים האלה, שמטילים אימה על ציבור שקט שרוצה לעבוד ולא לשלם פרוטקשן, כמו בנצרת, כמו בטייבה, כמו בסכנין וכמו בדרום. אגב, בדרום כמעט ולא היו רציחות על רקע פלילי, אך לאחרונה יש גם כאלה. דיברה חברת הכנסת רייטן, ואני מסכים איתה, לגבי שרשרת הפיקוד והאחריות. אני חושב שמי שמעל השר הוא האחראי. ראש הממשלה והממשלה. אני מייצג ציבור שלא תלה תקווה בשר הזה ספציפית. ידענו מי הוא ולכן לא חשבנו שהוא הכתובת למיגור האלימות, חוץ מכמה משפטי רהב שלו. לכן הוא לא נמצא במשוואה של מיגור הפשיעה במגזר הערבי. יש לו תזה, יש לו אידיאולוגיה, ואנחנו לא שם. יש מפכ״ל, יש סמנכ״ל, יש קצינים. כאשר מפכ״ל אומר לשר שערבים רוצחים אחד את השני בגלל המנטליות שלהם, זה מסביר את העובדה שמעשי הרצח מתמשכים, את זה שאין מניעה, שאין הרתעה ושאין פיענוח. כשאין פיענוח אין הרתעה, הרוצח יכול לרצוח שנית.

ואתם יודעים את זה, שחלק מהרוצחים הם רוצחים רצידיוויסטים, פעם אחר פעם. אם הם לא נעצרים. ארגוני הפשיעה, מכובדי היושב ראש והסמפכ״ל, מרגישים שהם חזקים מכם, הם מנצחים אתכם כל יום. את מי אתם מנצחים לאחרונה? אני רואה סרטונים שהכנתם. הכנה למבצע, צילום המעצר ופרסום. עצרתם מכונית עם הברחת כבשים בכביש ראשי ויצאתם בסרטונים, עם הכנה. אני רוצה שתמגרו את הפשיעה ותצלמו ותפרסמו מה שאתם רוצים. אני רוצה שאף אמא לא תחשוש כשהבן שלא יוצא מזה שהוא אולי לא יחזור, בגלל שארגוני הפשיעה מרגישים שהם יותר חזקים. יש כאילו יקום מקביל, מדינה מקבילה והם פועלים באין מפריע. איך זה שאתם, הצבא והמדינה, לא יכולים לעצור את ההברחות מבסיסי הצבא? 70% מהנשק המוברח לישובים הערבים בא מבסיסי הצבא.

ש-90% מהנשק המוברח בצפון הוא מבסיסי הצבא, יש גם הברחות מהגבולות, אבל רוב הנשק המוברח זה מבסיסי הצבא. אני כבר שנים רבות קורא לכם בכנסת הזאת לאסוף את הנשק. לא רוצים את הנשק הזה בישובים שלנו כי הנשק הזה הורג אותנו. הוא ממלא את הרחובות בדם. איך זה שאתם לא עוצרים את ההברחות מבסיסי הצבא?

המדינה אני מתכוון, מזהה משאית עם נשק בסודן ומפציצה אותה. איך אתם יכולים לזהות משאית עם נשק בסודן ולא יכולים לזהות SKODA עם חלונות שחורים שנכנסת לישוב ערבי עם M16 ו-9 אקדחים בדרך לרצח?

הציבור אומר, אנחנו רוצים הסבר רציונלי. ההסבר קשור בעובדה שקצינים בכירים אמרו פעם לערוץ 12 שני דברים בשתי ידיעות שונות. א׳: שזו החצר האחורית, ערבים שרוצחים ערבים זה פחות מעניין.

אני מסתכל לכם בעיניים רבותיי הקצינים ואומר שרצח ערבי פחות מעניין אתכם, פחות כואב לכם. אתם לא נסערים כשנרצח ערבי או ערבייה. לא נסערים מספיק אם אני רוצה לדייק. אתם יודעים ואני וכל אחד יודע, מה היה קורה במדינה אם 78 יהודים היו נרצחים מתחילת השנה, לא 78, אם 20 יהודים היו נרצחים אחד אחרי השני. אגב, רצח נשים בחברה היהודית, מפוענח ב-100 אחוז פיענוחים, לא כך לגבי רצח נשים בחברה הערבית. דימא היא הנרצח ה-6, סך הכול 14 נשים נרצחו מתחילת השנה. זה נורא. יורים על מאבטח של ראש עיר. נמצא כאן ראש הוועד הארצי, מודר יונס, 15 ראשי רשויות ערביים מאוימים. יתרה מזאת, הפשע המאורגן חדר אל השלטון המקומי באיומים על מכרזים ואתם יודעים מה קורה. יש אחריות למדינה לטפל בזה. יש שני סוגי אלימות בחברה הערבית. יש אלימות מסוג שאני,

נושאים באחריות להתפשטותה, זו האלימות החברתית. כששני שכנים רבים על חלקת קרקע ואחד רוצח את השני, או רצח נשים, או שני תלמידים שרבים, או בכדורגל.

האחריות היא של כולנו, אחריות ציבורית וחברתית, של מובילי דעת קהל, חברי כנסת, ראשי רשויות ואנשי דת. לחנך בבית, בבית ספר, במסגד, ברחוב ובתקשורת. כאן אנחנו נושאים באחריות. הורים שרואים את הבן שלהם, שלא היה לו כסף ופתאום הוא חובש איזה כובע, נוהג ב- BMW, ההכנסה שלו עלתה ופתאום מגלים שהוא מסתיר נשק בבית ולא שואלים אותו, לא תוהים לגבי זה ולא מונעים את זה, הם נושאים באחריות. וכולנו נושאים באחריות. אבל ארגוני הפשיעה ומיגור ארגוני הפשיעה זה באחריות המדינה, זו אחריות מדינתית. אחריות שלך, של המפכ״ל ושלכם. לא של האזרח, של חבר הכנסת ולא של ראש המועצה. מעולם לא ביקשו מחבר כנסת יהודי לטפל בפשיעה המאורגנת, אבל כשמדובר בחברי כנסת ערבים אז תמיד הם נושאים באחריות, גם כשהם מאוימים אגב. אני מדבר, ואני אחד מאלה שנפגע מהפשיעה הזאת. הדוד שלי לפני כמה שנים נרצח ברמלה, עד היום הרצח הזה לא פוענח, למרות שהיו מצלמות בסביבה. אני אומר לכם שאפשר אחרת, אתם יכולים. אני חושב שהמשטרה היא מקצועית ויכולה להתמודד מול זה, ולמה אני אומר את זה? כי בתקופת יוחנן דנינו מיגרתם וניצחתם את ארגוני הפשיעה בגוש דן ובנתניה. הייתה החלטה, נכנסתם בהם וניצחתם אותם. ואז זה הקל על תושבי נתניה וגוש דן. למה אתם יכולים שם ואצלנו אתם לא יכולים? אתם יכולים. ולדעתי, לא צריך שב״כ ולא צריך מעצרים מנהליים, מה שיכולתם אז אתם יכולים גם היום. צריך אמצעים טכניים מתקדמים? אתם חלק מאותה מדינה. תשתמשו באותם אמצעים שיש לכם או אין לכם. אבל עבודת צוות רב זרועית, כמו שעשה האיש הזה, חבר הכנסת סגלוביץ׳, שנפגש איתנו כשהיינו בקואליציה ונפגש עם ראשי רשויות. מי לא שיתף אתו פעולה? כולנו רצינו שזה יצליח, כי הצלחה שלו או הצלחה שלכם במאבק בפשיעה בחברה הערבית היא אינטרס שלנו. אינטרס של כל אבא ואמא, של כל אימאם,

של כל חבר כנסת, של כל מורה ושל כל מנהל בית ספר. מי לא רוצה שאתם תמגרו את הפשיעה? אנחנו משוועים לזה שתתנהגו כמו שידעתם להתנהג בנתניה ובגוש דן. נקודה נוספת היא בנוגע לאיפה שהשב״כ כן יכול להתערב. בכיר במשטרה אמר לערוץ 12 לפני שנה או שנה וחצי, שאתם לא יכולים לעצור חלק מראשי ארגוני הפשיעה, כי לחלק מהם יש חיסיון או חסינות של השב״כ. אז כאן יכול השב״כ לעזור, להסיר את החסינות שיש לו על כמה מראשי ארגוני הפשיעה. אתם אמרתם את זה, אני מצטט את מה שאתם אומרים. אני רוצה להיות פה לכל אמא ואבא בחברה הערבית, ולכל החברה הערבית בכלל. אתם נושאים באחריות לטיפול בארגוני הפשיעה. לא יכול להיות שיש ישובים שלמים תחת טרור הפרוטקשן. הרי יש ישובים שאין בהם,

מדובר באזורי שליטה של ארגוני הפשיעה. ״פה אני ופה אתה״. ובנושא הזה, לצערי הרב, יש שיתוף פעולה יהודי ערבי מצליח. ביו ארגוני הפשיעה היהודים לארגוני הפשיעה הערביים. זה יש לו חיילם פה ואם אין לו חיילים פה אז הוא נעזר בכנופייה השנייה. לא לשיתוף הפעולה הזה אנחנו מצפים. אנחנו רוצים חיים משותפים שיש בהם הזכות לחיים שווים. ואדם ערבי מרגיש כיום שאין שוויון, לא כשערבי חי ולא כשערבי נרצח.

כששניים או שלושה נרצחים בנצרת, באום אל פחם או ביישוב אחר, זה שונה מאשר ברעננה, שם היחס שלכם הוא אחר. לא יכול להיות שבשכונה ברהט יש יריות שעה אחרי שעה אחרי שעה, בסוף נרצח ילד ועדיין אין ניידת. אתם מתארים לעצמכם מצב בו יש יריות בהרצליה פיתוח או בנתניה ואתם לא מגיעים מיד? אני אגיד לכם מתי אתם תתעוררו ותתחילו לפעול בכל הכוח, אם באחד ממקרי הרצח האלה יירצח יהודי בישוב ערבי.

למה אני אומר את זה? פעם, בטייבה, כשהייתה המלחמה הראשונה, נרצחו ערבים רבים ולא היה פיענוח, אבל כשנרצח יהודי, תוך 72 מי שרצח אותו כבר היה עצור, בבית הכלא, הוגש נגדו כתב אישום והוא עדיין בכלא. או כשארגוני הפשיעה יזלגו לישובים היהודיים ויתחילו יריות גם בתל אביב, ברעננה, באשדוד ובמקומות אחרים. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אנחנו לא מייחלים שזה יקרה, אלא מייחלים לטיפול ולשיטור שווה בין האזרחים. הנושא השני שדיברנו עליו היום בבוקר הוא הפשיעה הכלכלית. יש חולשה של המערכת הכלכלית בחברה הערבית. פחות משכנתאות, פחות סניפי בנקים, ולכן, אנשים נאצלים לפנות לשוק השחור. ואז הם נכנסים לביצה טובענית ותובענית, שיכולה לגרום לזה שהם יירצחו. כי כפתרון ביניים יורים להם ברגליים, או שיורים על הבית שלהם. אני קורא מכאן לכל אזרח, יהודי וערבי, בחיים אל תיקחו הלוואות וכספים מהשוק השחור,

לא חשוב כמה בעיות יש לך. כי החיים שלך יותר יקרים מהבעיה ומהמצוקה שיש לך כעת. (חוזר על דבריו בשפה הערבית). יש אנשים שיודעים מי נותן את ההלוואות ומי יורים. כמו שהיה עם מוחמד זערורא ורחמה תלעלא בכפר מנדא. אני רוצה לומר משהו שלא נאמר לאחרונה, נכון שהמדינה נושאת באחריות לטיפול בפשיעה וכאשר היא לא מטפלת אז המספרים מטפסים. אבל יש עוד סיבה לכך שהמספרים טיפסו לאחרונה בצורה מובהקת, וזה המלחמה שפרצה בין כנופיות. לא לפני שנתיים אלא לפני פחות משנה, פרצה מלחמה בין הכנופיות ולכן אתה רואה רצח בבוקר ונקמה אחר הצהריים. בבוקר רוצחים ומיד נוקמים בהם אחר הצהריים. לא פעם אחת, אלא פעם אחר פעם. זו אחת הסיבות העיקריות לסיבה לעלייה, שהביאה אותנו ל-72 או 78 נרצחים. כאשר יש מלחמה בין כנופיות ובין ארגוני פשיעה, המשטרה צריכה לעצור את זה. גם האנשים האלה, שנרצחים, מדובר באנשים צעירים. 39 מתוך 78 הנרצחים, הם מתחת לגיל 30. אבל למרות שהצעירים האלה מעורבים, הם בני משפחות בחברה הערבית. יש להם אמא, אח ואחות, או אישה. שגם להם כואב על הרצח הזה. אנחנו גם לא רוצים שהם יפגעו, אנחנו רוצים שהמלחמה הזאת תמוגר. אני אגיד שוב. האחריות היא של ממשלת ישראל של העומד בראשה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שפעם כשקראו לו אבו יאיר הוא התייחס אחרת לפשיעה, רצה לטפל בפשיעה ואפילו

עכשיו הוא לא מתעניין בזה, אפילו לא מדבר על זה ושם בתפקיד השר לביטחון לאומי את השר הזה, שר הבט״ל, שר הבטל שלא עושה כלום והדם ממשיך למלא את הרחובות שלנו. אנחנו רוצים להיות שווים, גם בחיים אבל גם כאשר אנחנו נרצחים, וזה לא המצב.

תודה רבה על הדברים הארוכים האלה, שבהחלט נובעים מתוך הלב. אני חייב לומר לך, חבר הכנסת טיבי, שבכל ההתייחסות שלך כאבא, גם אני התחברתי. אני רוצה לומר לשאר חברי הכנסת שאם אנחנו נמשיך לדבר הרבה, אז לא נאפשר לכל הגורמים פה לדבר, ובשעה 13:50 אני מתכוון לסיים את הדיון כי יש לנו פעילות נוספת. אז כל אחד מחברי הכנסת, שלוש דקות בבקשה. חבר הכנסת אברהם בצלאל, בבקשה. צהרים טובים אדוני היושב ראש, אני מאוד מעריך את קיום הדיון הזה, הוא חשוב מאוד. אני מצטרף לכל מילה שאמר חברי, חבר הכנסת אחמד טיבי, שדיבר מדם ליבו, על הדוד שלפני שנתיים נרצח, אלה באמת דברים שנוגעים ללב. אני רק יכול להגיד שמאז שהגשנו את הבקשה הזאת לדיון מהיר נרצחו כבר עוד 14 אנשים. לצערי אנחנו כל יום וכל רגע שומעים על עוד מקרה ועוד אחד. רק אתמול בלילה, נערה בת 19 ובשבוע שעבר אמא ל-2. לצערי הרב, זה לא מתייחס רק לחברה הערבית אלא לחברה כולה. כששומעים בתקשורת שהדבר הזה ממשיך וגדל, ומקבלים 78 אנשים שנרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה הזאת, אז הדבר הזה רק ממשיך ופוגע בכל הציבורים כולם. לכן הצטרפתי לדיון הזה, שהוא חושב מאוד. ואני קורא לממשלה ולמשטרת ישראל ואומר שצריך לעשות משהו. כאן ועכשיו, שלא יהיה מאוחר מידי. תודה רבה לך חבר הכנסת אברהם בצלאל. חבר הכנסת יואב סגלוביץ׳, בבקשה. אני אעשה את זה קצר ככל שאוכל. לי אין שום הפתעה, אני דיברתי על הדברים האלה ואמרתי שהם יקרו עוד טרם שהם קרו. היה לי ברור לגמרי שאם לא ממשיכים באותה דרך, לא לוקחים את כל מה שהיה קודם וממשיכים אותו, אז שנגיע למצב נורא. לא ידעתי שאלה יהיו המספרים אבל זה הסיפור. אני יודע את זה כי אמרתי את זה כאן בוועדה, אמרתי את זה בממשלה, דיברתי עם חברים בקואליציה על כך שזה הולך לקרות ושיתעוררו. אז עשו שלושה דברים בקואליציה. מינו את האיש הכי פחות מתאים לתפקיד, אם חיפשו מי האיש שהכי פחות מתאים אז מצאו אותו, ראש הממשלה לא מעורב בעניין, אין ועדת שרים והתוכניות נעצרו. אני יודע שיספרו סיפורים ויגידו שהתוכניות המשיכו, אבל אני אגיד לכם מדוע לא רק שהן נעצרו הן גם הלכו אחורה, כי השר לביטחון לאומי אומר בקול רם שהג׳וינט הוא ארגון שמאל. אז נכון שאף אחד לא הפסיק את ההתקשרות עם הג׳וינט, ואני אומר לכם את זה באחריות כי אני מסתובב בשטח, בניגוד לשר הזה, שהפעילות של ׳עוצרים את הדימור׳, גם ברהט וגם באום אל פחם, לא נעצרה,

היא לא אותו הדבר. וכשאומרים לי שהשלימו את תוכנית ׳מסלול בטוח׳ ואני שומע דוברים שמדברים על זה, אז אני אומר לכם שזה קשקוש בלבוש, אתם יודעים למה? כי אני עכשיו חוזר מוועדת כלכלה, הייתי שם עם חבר הכנסת טיבי על בקשה לדיון מהיר שהוא הגיש, ואני באתי לשם בכובע אחר.

הסיפור של משכנתאות ושל שוק שחור זה חלק ממסלול בטוח. זה לא רק האופרציה. למשרד הפנים הייתה היערכות שלמה למה אמור לקרות בבחירות האלה,

בדקתי, ולא הייתה שום העברת מקל בדברים שקשורים לפשיעה במשרד הפנים.

אני ריכזתי שם צוות עבודה, אתם יודעים איזה אבסורד נוצר? שאני עכשיו אתעסק עם המשכנתאות דרך ועדת כלכלה בכלל, זה הסיפור הגדול. סיפור הוליסטי של טיפול בפשיעה. שמינו אליו את האנשים הלא נכונים, שגורמים נזק, שלא מדברים עם אחד בחברה הערבית. אפשר לטפל בפשיעה בלי לדבר עם ראשי רשויות? אתם חושבים שזה לא מקרין על המערכות? אתם יודעים שרשות המיסים עובדות באותו אופן שבו היא עבדה קודם?

אני הגעתי פעם בשבועיים לדרום ואספתי את כל משרדי הממשלה כדי לטפל,

אלא גם בדברים שקשורים לאיכות הסביבה, המשטרה לא מתעסקת עם איכות הסביבה חברים, אל תתבלבלו, מנכ״לים מתעסקים בזה. אין צוות מנכ״לים, אין צוות שרים, ראש הממשלה, בדיון אחרון שהיה בישיבת הממשלה לא העלה את זה אפילו כנושא.

אני לא מדבר על בן גביר, הוא לא מעניין אותי. הוא היה כלום והוא נשאר כלום, רק שהוא גורם נזק היום. אבל איפה האחריות שלכם? איפה האחריות שלך? איפה האחריות שלך? עזבו עכשיו אמירות שצריכים לעשות משהו, צריכים לעשות משהו כל ראשי הקואליציה, צריכים להגיד לראש הממשלה שיעשה שלושה דברים. תיראו מה כתוב ב-549, אף אחד לא ביטל את ההחלטה הזאת. דרך אגב, גם לא ביטלו את 550, אבל צוות שרים?

ראש ממשלה שעומד בראש צוות שרים?

מינוי פרויקטור במקומי?

יש קשר עם ראשי רשויות?

ואתם שואלים מה קרה לנתונים? את הכול אמרתי בכנסת. לא אמרו לי אתה שיכור, לא התווכחו, אני אומר את זה מהיום הראשון שקמה הממשלה הזאת בכנסת, עוד לפני שהיה גל הרציחות הזה. אני רוצה להגיד משהו אופטימי.

רוצים אפשר, אבל בשביל שזה יהיה אפשרי צריך לשים את האנשים הנכונים בתפקידים הנכונים. צריך לייצר רוח טובה ולא רוח רעה. צריך לדבר אל החברה הערבית ולא על החברה הערבית. והדבר האחרון הוא שצריך פשוט לעבוד, שזה דבר שבממשלה הזאת כנראה שכחו לגמרי. ואני אומר לך את הדברים האלה כי יש לכולנו פה אחריות. אני בכוונה לא מדבר על המשטרה. זה יפה מאוד שהמשטרה הגיעה. אבל אני אומר לכם שמבחינתי הסיפור הגדול זה לא המשטרה אלא הממשלה. המשטרה בוודאי צריכה גם את הרוח הגבית אבל גם בה חובטים, מי חובט בה?

אז אין לי ציפייה מאנשי המשטרה שיגידו כלום. אבל תעשו לי טובה, לפחות אל תספרו לי את הסיפור שהכול ממשיך כרגיל. כי אני יודע, כי אני מסתובב שם, כי אני מדבר עם האנשים וכי אני בא מוועדת כלכלה ופותחים עיניים ולא ידעו על הסיפור. במשרד האוצר שיושבים שם, כולל בנק ישראל, לא ידעו על התוכנית שהייתה אמורה להסתיים בעוד חודש, על דברים שקשורים למשכנתאות, לשוק שחור ול- 1,001 דברים נוספים, שקרו. אי אפשר להגיד ״אנחנו מקימים עולם חדש״. אי אפשר להקים עולם חדש, ואם רוצים להמשיך את מה שהיה אז וואלה, תמשיכו.

אז אני מאוד מודה לכולם שהמותג ממשיך, ׳מסלול בטוח׳ ממשיך. אני אומר לכם שהוא לא ממשיך, כי אם היה ממשיך, התוצאות לא היו כאלה. בשנת 2021 היו 126 נרצחים, אחרי שמשנת 2014 הייתה מגמת עלייה. פעם ראשונה בשנת 2022 שהייתה מגמת ירידה. אם ישאל בעל מקצוע, אם בגלל שעשינו א׳ אז קרה ב׳,

מקצועית זה לא. אבל כשאתה מטפל ב- - - ומדינה שלמה אומרת ״זה מעניין אותי״, וכשלראש ממשלה יש צוות שרים שאיתו הוא מדבר ושואל מה קורה עם זה, ושואלים את השאלות לא רק מול המשטרה אלא מול כל המשרדים.

יש בחירות לרשויות המקומיות באוקטובר, אני מקווה שזה לא חדש לכם, אני אומר לכם שמה שהולך לקרות במאבק לרשויות המקומיות, זה לא רק איזה אירועי אלימות יהיו; אם יש פגיעה אמיתית בדמוקרטיה זה כשאדם רוצה להיבחר והוא מפחד להגיש מועמדות, וזה הסיפור. והכישלון הוא על ראשכם, הכישלון הוא על ראשך, על כל הממשלה ועל כל הקואליציה. לכן גם דיברתי עם חברי כנסת בכל הקואליציה אבל אף אחד לא זז רברס,

כי הפוליטיקה מנצחת את האכפתיות. וכשזה קורה, זה כישלון אדיר של הממשלה, שבדקה אחת צריכה לעוף מפה, רק בגלל זה. אבל לפחות, שראש הממשלה יעמיד ועדה של צוות שרים, גם אם זה פסאדה, גם ב-2020 הוא הקים צוות מנכ״לים, צריך צריך צריך, אבל בסוף צריך לעשות ולא רק לדבר. תעזבו את המשטרה, יש לה מספיק על הראש שלה. היא צריכה לחטוף על מה שהיא צריכה לחטוף אבל כאן האחריות היא של הממשלה. ראש ממשלה,

אני במקום ראש הממשלה אומר,

אילוץ פוליטי? שם מישהו מתאים מתחתיו ושיישאר. אני פעלתי מטעם הממשלה, נכון שהייתי סגן שר אבל פעלתי כפרויקטור מטעם הממשלה. אז עצה לראש הממשלה, אל תריב עם בן גביר, שלא יגיד לך שהוא לא בא לדיונים, תן לו להמשיך להסתובב במקומות שהוא מסתובב בהם, אבל שים מישהו שיטפל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ׳. גם לך אני חייב לומר, שאני מתחבר לאופטימיות, עוד אפשר לטפל בזה. עוד מישהו מחברי הכנסת? במקום כל יום לפתוח משרדים, משרד המים,

שיעבדו במשרד שכבר קיים. בבקשה, צבי סוכות. אדוני יושב הראש, אנחנו יושבים כאן ודנים לטעמי, רק בחלק קטן מהבעיה. הזכירו פה קודם את האמירה של המפכ״ל על זה שהערבים רוצחים אחד את השני ואני רוצה לדבר על נתונים של מה שקורה במדינות לידנו. במצרים - 2.6 נרצחים מתוך 100 אלף, בלבנון - 1.9, בירדן - 1 ואילו בישראל, אנחנו 6.2 נרצחים בחברה הערבית מתוך 100 אלף. זה אומר שזה יותר מפי שש נרצחים ממה שיש בירדן. אז אי אפשר להאשים את התרבות. מה שכן קורה במדינת ישראל, וזה גם קשור למה שדיברו עליו קודם. מנהיגי הציבור של החברה הערבית בישראל, מעודדים דה לגיטימציה נגד מוסדות המדינה. ואם דיברו פה מקודם גם על מיסים? אז כן, גם במיסים. בכל מוסדות המדינה יש דה לגיטימציה ובמיוחד, כלפי משטרת ישראל. אי אפשר לבוא ולהגיד, יש לנו בעיה ברפואה, כשאנשים מגיעים לבתי חולים ותוקפים את הרופאים, או קוראים לאף אחד לא להתקרב לבתי החולים. יושב ראש הרשימה של חבר הכנסת אחמד טיבי, איימן עודה, רק בשנה שעברה בממשלה, לא שלנו, אלא ממשלה שבה הייתה שותפות שלהם בפעם הראשונה אי פעם, אומר ואני מצטט: ״אסור שהצעירים יצטרפו לכוחות הכיבוש, אני קורא לצעירים שכבר הצטרפו״, הכוונה היא כמובן לצעירים שהתגייסו לכוחות המשטרה, ״שהם לא יותר מאחוז אחד״, הוא כמובן רוצה להראות שאין חלילה אחוז גבוה של מתגייסים, אלא סך הכול כמה אלפים שההצטרפות שלהם מעליבה ומשפילה. ״אני קורא להם, תזרקו להם את הנשק בפרצוף ותגידו להם שהמקום שלנו לא איתכם. לא נהיה חלק מהעוול ומהפשע״. זה לא נגמר באיימן עודה. גם חבר הכנסת טיבי שיושב כאן, בשנה שעברה, תחת הממשלה הקודמת, תקף שוטרים. ואני רוצה לצטט מה אמר עליו באותו יום עומר בר לב, שהוא לא איש ימין. הוא אמר: ״אני רואה בחומרה את התנהגותו של חבר הכנסת טיבי, שפגע היום בפעילותם של שוטרים בירושלים ובביצוע תפקידם. שוטרי ושוטרות משטרת ישראל פועלים במציאות מורכבת והניסיון לשבש את עבודתם הוא בלתי נסבל״. ואני רוצה לומר אדוני היושב ראש, לא יכול להיות מצב שבו אנחנו מדברים בחלק האחרון של הבעיה. לטעמי, ממשלת ישראל עובדת באופן מצוין. היא משקיעה הרבה מאוד כוחות למיגור הפשיעה בחברה הערבית. אבל בסוף, כל עוד מנהיגי הציבור הערבי לא יתנו לגיטימציה למשטרה לעבוד, כל עוד הם לא יתקפו שוטרים ולא יקראו לחברה שלהם שלא להתגייס למשטרה. כשיושב ראש הרשימה המשותפת קורא ככה לצעירים ערבים שמתגייסים למשטרה,

שאנשים יביאו למשטרה את מצלמות הבית שלהם כדי לתפוס את הרוצחים? ברור שהפיענוחים יהיו יותר נמוכים והאשמה היא לא של המשטרה. בסוף אנחנו עומדים כאן מול מנהיגי החברה הערבית, שצריכים לתת לגיטימציה למוסדות השלטון של מדינת ישראל, זה הסיפור. זאת הבעיה? היעדר הלגיטימציה? אתה מאשים את הקורבן? כן, זה הסיפור. זו הבעיה. את יכולה להגיד אחרת. אני אסיים במשפט אחד. כשמנהיגי החברה הערבית יתנו לגיטימציה למשטרת ישראל, יקראו לצעירים שלהם להתגייס למשטרה ולפעול בתוך החברה הערבית, בדיוק ההפך ממה שעשה חבר הכנסת עודה רק בשנה שעברה, אז אני חושב שזאת תהיה ההתחלה של הדרך לשינוי של המצב. זה הסיפור. חברות הכנסת מהאופוזיציה, אתן יודעות מצוין מה היא רמת הלגיטימציה שיש למשטרת ישראל בחברה הערבית.

אני רק רציתי להגיד לכם שאני נהדר בלהפריע לעצמי, אל תפריעו לי גם, בבקשה. אם שורפים פחות מסגדים יש פחות אלימות. תסתכל על עצמך. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אתה רוצה גם לומר משהו?

אני רוצה להגיד כמה דברים בקצרה. אנחנו בחברה הערבית אוטוטו מפסיקים לספור את הנרצחים שלנו. אני חושב שמספר הרציחות מדבר בעד עצמו אלא מקרים מזעזעים שמשקפים את מה שקורה בחברה הערבית. נרצחים אנשים יום יום, לילה לילה. מספרי הפיענוח בחברה הערבית הם מאוד נמוכים לפי מה שמפרסמת המשטרה. וכמו שדובר, מקרים בהם יש פיענוח הם מאוד ברורים מהתחלה. אני רוצה להגיד לכם שבחברה הערבית אין לנו מערכת משפט, אין לנו משרד לביטחון לאומי ולכן האחריות מוטלת כאן על המשטרה. המשטרה צריכה לטפל במצב הזה כמו שהיא טיפלה בו בנהריה, בנתניה ובבת ים. והיא יכולה.

אני רוצה להגיד שהוכח בשנה שעברה שאתם יכולים לעשות את זה. בתקופה המקבילה אשתקד היה לנו עד לתקופה הזאת 28 נרצחים, היום יש 78. אז יש פה משהו שהשתנה. ומה השתנה בתקופה הזאת בין 2022 ל-2023? האם יש מדיניות אחרת של השר? האם יש משהו שקורה במשטרה? יש משהו שנסתר מאיתנו ואנחנו לא יודעים מה בדיוק קורה שם שיצר פעם כזה עצום, של 50 נרצחים בין השנה שעברה לשנה הזאת. לכן מוטלת על המשטרה אחריות, כשאחריות הגדולה מוטלת על ראש הממשלה. אני פניתי בשבוע שעבר לאנשים בקואליציה, לראשי מפלגות

עד עכשיו לא חזרו אלינו עם תשובה. אני אומר לכם כאחד שבא מהנגב, אנחנו רוצים למגר את הפשיעה ולמגר את הנשק בחברה הערבית. וכל הזמן אנחנו נשאלים: ״איפה האחריות שלכם?״ אז אני יכול לומר שכל הראיונות שלי בתקשורת הם בנושא הפשיעה, הנאומים שלי בכנסת, תבדקו את זה, הכול עוסק בבעיות הקרדינליות של החברה הערבית.

מבקש שתסייעו לנו כמה שיותר, למרות שאין סיוע מהנהגת המדינה הזאת. בקשה אחרונה שלי. אתה חבר מפלגה בעוצמה יהודית, כמו שעצרתם בשבוע שעבר את ההצבעות, אתם יכולים לעצור את ההצבעות בשבוע הזה ובשבוע הבא ולהגיד לראש הממשלה ולשר עצמו שאתם לא מצביעים עד שיש מדיניות אחרת כלפי החברה הערבית. תודה רבה. ההצעה הזאת תישקל. חבר הכנסת מנסור עבאס, אתה רוצה להגיד כמה מילים? אני לא יודע מה להגיד. מה אפשר להגיד? זה נושא מאוד כואב. רק הלילה נרצחה בחורה צעירה בת 20. וכאילו שלא קרה דבר. קרה קרה, תאמין לי שקרה. האם יש לכם הצעות? האם יש לכם תוכניות? האם יש יוזמה חדשה? אז בואו ניתן למשטרה לדבר גם.

ואני יושב כאן כבר 4 שנים, אני דן בנושא הזה כמעט בכל נייר שנכתב, בכל החלטה, בכל דבר. אני מכיר הכול בעל פה. אני יכול להזכיר לך החלטות ממשלה. אני רק חצי שנה פה, תן לי צ׳אנס. אנשים נרצחים צביקה. אני יודע מנסור. זה כואב לי לא פחות מלך. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. תעשה את זה קצר ותכליתי בבקשה.

מתנצל על האיחור בהגעה, הייתי בדיון בוועדות אחרות. ביחד עם חבר הכנסת אחמד טיבי, הגשנו את הבקשה לדיון מהיר. לאחר מכן הגיעה גם בקשה נוספת של חברותיי וחברי ואני שמח שהנשיאות קבעה את זה כדיון מהיר.

אני מבין שמנכ״ל המשרד לביטחון לאומי לא נמצא איתנו בדיון, כך גם מנכ״ל משרד הפנים, שאחרי על הרשויות המקומיות, כך גם מנכ״ל המשרד לשוויון חברתי, כך גם מנכ״ל על המשרד לרווחה ולביטחון החברתי ולא נמצא כאן, מנכ״ל משרד ראש הממשלה. ומבחינתי זה הסיפור. אני לא רוצה להיכנס לדיון הפוליטי. יש לי הרבה מה לומר לעמיתי, חבר הכנסת סוכות. בעיניי הדברים שאמרת זה ממש לעבור על מצוות התורה ״לא תעמוד על דם רעך״. אבל תעזוב, הוויכוח הפוליטי בנינו הוא הרבה פחות חשוב. מסתכלים פה על החדר וניכר שהמשטרה תופסת ברצינות את העניין, סמפכ״ל, סגן ראש אח״מ ודובר המשטרה, אבל הדרג הבכיר של הרשות המבצעת לא כאן. ואם מנכ״ל משרד ראש הממשלה לא מתייצב לדיון הזה, כאשר כל יום רחובות הרחוב הערבי נשטפים בדם, אז עם כל הכבוד למאמצי המשטרה, זה לא יעבוד. למה שהוא יהיה פה בכלל? למה?

זו בדיוק הנקודה. אני לא עסוק עכשיו בלחלק ציונים לממשלה הנוכחית. אני רק אומר לך כיו״ר הוועדה, הוא שלפחות מצד הדרגים הפוליטיים במדינת ישראל, ההתייחסות לנהרות הדם של החודשים האחרונים, ההתייחסות הזאת היא מן הפה אל החוץ. ואני קורא לך אדוני, לקיים את הדיון החשוב הזה, אבל אני ממש מתחנן בפניך, כי זה דיני נפשות, של אזרחים ואזרחיות ערבים ושל כל הציבור הישראלי, אני מתחנן בפניך לקבוע דיון המשך ולהוציא הזמנה למנכ״לי המשרדים המעורבים ולשרים, שיבואו. זה לא יכול להיות רק מגולגל לפתחה של המשטרה, זה מתחיל בסדר העדיפויות הממשלתי וכרגע, התמונה שמשתקפת כאן היא עגומה ומצערת.

אנחנו ברשותכם, נעבור עכשיו להצגת נתונים קצרה ומיד אחרי זה אנחנו ניתן לסמפכ״ל את האפשרות להתייחס. את מעדיפה שהוא יתחיל? אוקיי. אז אדוני הסמפכ״ל, בבקשה. צהרים טובים. אני קודם כל מברך על קיום הדיון הזה. זה בטח ובטח נושא שצריך תמיד להיות על סדר היום המשטרתי בטוח, ואני אתייחס לזה בסוף, אבל על סדר היום הלאומי, בסוף מדובר בחיי אדם. אני שומע את הדברים פה ואני חייב להגיד כשוטר ותיק, וכטירון בוועדות, שאנחנו עושים כל מאמץ, בטח בתפקיד הקודם שלי, כדי לחנך את שוטרי משטרת ישראל, ככה אני יודע עליי ועל אנשיי. כשאנחנו פועלים בתיק רצח, אז לא משנה מה היא זהות הקורבן, מה המגדר ומה הדת, אנחנו ניגשים לזה בחרדת קודש, מתוך הבנה ומודעות עמוקה שלא מדובר במספר או בסטטיסטיקה, אלא באדם, בשם ובטרגדיה שעומדת מאחוריי המקרה. וזה ללא קשר לשום עניין מגדרי או דתי. אני רוצה לומר שעניינית, ואין בזה שום מטרה אחרת אלא רק לציין מידע ענייני ויבש. היום חסרים במשטרת ישראל כ-2,000 שוטרים, רוב השוטרים שחסרים הם במערך הלוחם, במערך שטח, מה שנקרא שוטרי סיור, חוקרים ואחרים שבעצם תומכים את הפעילות של אכיפת החוק ושל שמירה על שלום הציבור.

אני באמת לא זוכר תקופות כאלה, אבל אני אומר לכם שבחודשים האחרונים, אני חושב שזה ארבעת החודשים האחרונים, עמדנו מול אתגרים מאוד מורכבים ולא ניכנס לפרטים, אבל אם זה על רקע של אירועי טרור ואם זה על רקע מה שאנחנו קוראים לו סדר ציבורי רחב היקף. השוטרים והמפקדים עובדים מסביב לשעון, בוודאי גם בסופי שבוע ואני מזכיר שחסרים במערך הייעודי, שם ניתן השירות לאזרח, שם חסרים כ-2,000 איש. יחד עם זאת, אנחנו יודעים להציג עשייה. אנחנו ננסה לעשות את זה עם אנשי המקצוע שמלווים אותי כאן היום. ואי אפשר להסתתר מאחורי זה שיש עלייה במספרים. מניסיוני רב השנים בתפקידי פיקוד בשטח, אני יודע שלפעמים אין התאמה, אין קורלציה בין הפעילות הקשה לבין הירידה במספרים,

ובכל מקרה, מדובר בנושא שהוא ריצה למרחקים, אני לא רוצה להגיד ארוכים אבל שלוקח זמן. אני מניח שעם הפעילות שלנו זה ירד ואנחנו גם בודקים את עצמנו כל הזמן, אם אנחנו עושים את הדברים בצורה נכונה או לא וכולי.

אם אין שוטרים אז איך זה ירד? מה קורה עם גיוס השוטרים? אז תכף אני אתייחס. יש לי דוגמאות עקרוניות לעשייה המשטרתית. לדוגמה סיכולי רצח, שזה אחד מהדברים הכי משמעותיים. מה זה סיכול רצח? סיכול רצח זו עבודה של המודיעין, יכול להיות שהראש מת״מ יוכל להרחיב על זה טיפה. יש 27 אירועים של סיכולי רצח מתחילת השנה.

זה אומר שיש מודיעין, זה אומר שיחידה שלמה עובדת, כאחד שבוגר גם קורס ב- FBI לפני הרבה שנים, אני חייב לומר לכם שזה לא כמו בסרטים האמריקאיים שיש בלש או שניים והם מפצחים כנופייה שלמה של עבריינים או טרוריסטים. זה לא עובד ככה. כשיש סיכול רצח, אז יש יחידה שלמה שיושבת על הרוצח או על שולחיו, בסופו של דבר תוך סיכון חיי אדם בחלק מהמקרים, כי יש לו כבר את הכדור בקנה ויש לו את האקדח, ואם לא נעשה את זה בזמן הזה אז כבר לא יהיה סיכול רצח וכבר לא יהיה תיק ואז בסוף מצליחים לסכל את זה. יש 27 כאלה מתחילת השנה. נשק בלתי חוקי זו בעיה לא פשוטה. אני יכול לומר לכם שאנחנו סופרים כ-30 ניסיונות הברחה של נשק מהגבולות, 19 סיכולים מהגבולות, בעיקר מגבול ירדן, 17 מתוך ה-19. מאות אקדחים ועשרות של נשקים ארוכים. עוד דוגמה אחת שאני לא ארחיב בה כי אני לא יכול לפרט אבל היא הנושא של פשיעה כלכלית. זה אחד הקשרים שאנחנו עושים במסגרת מה שאנחנו קוראים לו ׳שולחן עגול׳, שמתייחס לשיתוף פעולה שאנחנו עושים עם רשויות אחרות. אז יש פה - - - השולחן העגול שהיה בממשלה הקודמת עדיין מתקיים? כן, בטח. תכף סגן ראש אח״מ ידבר על זה ואז אפשר יהיה לשאול. אז בנוגע לאכיפה כלכלית. אני רוצה לומר שזה נמצא על סדר העבודה שלנו כמשטרה, זה נמצא בקדימות עליונה על סדר יומו של המפכ״ל. מתקיימים דיונים שבועיים בהם נוכחים מפקדי מחוזות, ראשי הימ״רים, מפקדי להב וראש אח״מ, שמציגים לו את המצב ונותנים לו דין וחשבון. אני מתעלם רגע מזה שאני בכנסת ואומר פה כאיש משטרה, גם מדיניות השר היא מאוד מאוד ברורה בעניין הזה וזה אפילו חריג, אבל פעם בשבוע אנחנו אצלו על מנת לתת לו דין וחשבון על העניין הזה. זה היה בקדנציה הקודמת. היה סגן שר שהיה ממונה על זה. היו ישיבות שבועיות, לא במשטרה, אלא במשרד לביטחון פנים. שולחן עגול מתכלל - - - שהשר החדש כבר הגביר את ההרתעה.

אני רוצה לומר שמה שנקבע על ידי המפכ״ל, ראש אח״מ, שהוא המוביל הארגוני, זה מה שנעשה. הרי מדובר פה במעשי רצח מסוגים שונים, לא כולם של ארגוני פשיעה. יש ספורדים, יש על רקע המשפחה ואז בעצם - - - קראתי עכשיו לגבי הנרצחת בצפון. שוב אתם מתדרכים את הביטוי רצח על רקע חילול כבוד המשפחה. הביטוי הזה הוצא מהלקסיקון על ידי המשטרה לפני שנים רבות. ואני פניתי אליך,

לפני כחודש וביקשתי, תפסיקו לדברר את הביטוי הזה, כי לרוב הוא לא נכון. וככה פוגעים פעמיים, גם בקורבן וגם במשפחה. אפשר להגיד רצח אישה, אפשר להגיד רצח במשפחה, אבל לא להגיד רצח על רקע חילול כבוד המשפחה. כבוד זו מילה חיובית, אין ברצח שום דבר חיובי. ורומנטיקה זה דבר חיובי, אין ברומנטיקה שום דבר שקשור לרצח. חבר הכנסת טיבי, אני חושב, וקיבלתי הבהרה, שזו איזו שהיא פרשנות של כתבים ואפילו בדיווחים שקיבלתי בלילה כשהתקשרו אליי ובבוקר כשהוצאנו את זה בתוך המערכות

לא קראנו לזה רצח על רקע כבוד המשפחה, בשום אופן לא. אז זו רק הבהרה. לסיומו של דבר - - - לא התייחס להברחות מבסיסי הצבא. תכף אנשי המקצוע שעובדים על זה יתייחסו לזה. אני רק רוצה לומר שראש אגף החקירות והמודיעין, הוא המוביל הארגוני של הנושא הזה. יש פה את הנציגים שלנו, שעושים במלאכה, מטעמו של ראש אח״מ, שזה סגן ראש אח״מ, ראש מת״מ ועוד נציגים נוספים. והייתי שמח אם תהיה לנו את ההזדמנות לתת להם גם להגיד כמה מילים. אז תהיה שמח, אנחנו ניתן להם,

מי הגורם המתכלל במשרד? ראש אח״מ.

ראש אח״מ הוא הגורם המתכלל במשטרה, מי הגורם במשרד? אני לא מבינה למה אתה ממשיך להיות שם? אתה לא מבין שאין מסלול בטוח? שאין מנכ״לי משרד? צא מהאירוע הזה. אין סגן שר, אין מסלול בטוח, הכול הפילו על המשטרה ועכשיו המשטרה צריכה להתמודד, גם עם מינוס של 2,000 שוטרים. כשאתה הולך לתחנת המשטרה במשגב, ואומר לך מפקד התחנה שהוא בכלל לא מתעסק עם משגב אלא רק עם ארעאבה וסכנין. כשהאופוזיציה תוקפת אחד את השני. תנו לאנשים לדבר, אתם מונעים מאנשים אחרים לדבר. אני תכף אתן גם לסגן המנכ״ל של המשרד לביטחון לאומי לדבר. תשובה פשוטה, מי הגורם שאחראי על זה במשרד לביטחון לאומי? דרך אגב, ברשימת המשרדים שכחתי לציין מנכ״ל אחד, אתה יודע עוד איזה מנכ״ל של משרד לא יושב פה? בצורה מפתיעה. מנכ״ל משרד המשפטים.

כשאני הייתי יו״ר ועדת חוקה, החוקים הראשונים שטיפלנו בהם חוץ מהקורונה, היו הקמת בתי המפשט הכלכליים וכולי, מירב עשתה פה חקיקה ואני עשיתי. אבל משרד המשפטים עסוק בדברים אחרים. במקום לקדם את המגמה של לתת גיבוי לתביעה המשטרתית. חבר הכנסת גלעד קריב, גם את זה רשמתי לפני.

סגן ראש אח״מ, בבקשה. תודה ליושב ראש הוועדה ותודה לסמפכ״ל, על ההזדמנות לבוא ולנסות לתת דין וחשבון, לתת הסברים, לסיטואציה שהיא באמת לא פשוטה. באופן טבעי, נערכנו לדיון עם שורה של נתונים להציג בפניכם. אבל אני רגע רוצה לשנות את מתווה ההתייחסות שלי ולעשות משהו קצת חריג. אני רוצה לקחת אתכם רגע במכונת זמן דמיונית 24 שעות לאחור, לישיבת בוקר שקיים אתמול הסמפכ״ל בפתחו של השבוע ובה אני מגיעה לדווח לו. אני אומר את הדברים כי קשה, ואני בורר את מילותיי בקפידה, אבל קשה להתעלם מאמירות שמרמזות על אדישות מצד מי מחבריי במשטרה, או על כך שאיננו נסערים מרצח שמתרחש על רקע מניע כזה או אחר. כשאני מגיע לסמפכ״ל אתמול זה מה שאני מקריא לו: אירוע רצח בנצרת, יריות לעבר מקומי. אירוע רצח כפר מנדא, ארבע חשודים שמגיעים על טרקטורונים,

אירוע רצח ראשון לציון, כוחות מוזעקים על רקע צעקות של אישה, עוד אירוע רצח,

אירוע רצח במ״פ שועפט. אין קשר בין אירועי הרצח. חמישה אירועי רצח, 28 אירועי ירי, 10 אירועי דקירה, חמישה אירועי השלכת רימון ושמונה אירועי תפיסת אמל״ח. זה מסוף שבוע אחד, מכובדי חברי הכנסת. סוף שבוע אחד מתוך רצף ועם זה אנחנו מתמודדים. נזרקו פה מספרים, אבל חשוב שכולנו נהיה באותו דף. נאמר פה בצדק

כל אירוע רצח, הוא אירוע אחד יותר מידי. ואין פה שום קלות דעת או אדישות. 96 אירוע רצח מתחילת השנה, 101 קורבנות, 74 מתוכם מהמגזר הערבי ו-16 מתוכם נשים. אליהם מצטרפת דימא, בת ה-19, מהכפר סלמה, הבוקר. הקלות הזאת היא בלתי נסבלת גם מבחינתנו. אנחנו לא רק קציני וקצינות משטרה אנחנו גם אנשי משפחה. קלות בלתי נסבלת בה נוטלים חיי אדם. אני שומע שיש פה מעצרים ואני מקווה שהפעם נצליח להביא פיענוח. אבל אני לא רוצה להלאות אתכם בנתונים. מגמת העלייה באירועי הפשיעה היא חמורה ומתמשכת. אני לא מתיימר לנתח כאן בדיון הזה ובפורום הזה את הסיבות והמניעים. הסמפכ״ל התייחס לכך וצריך לזכור שהיום בבוקר פחות 2,000 שוטרים יוצאים לעבוד ברחובות. פחות 2,000 בלשים, סיירים, חוקרים, שוטרי תנועה. אין לנו אותם. אנחנו יודעים שהשר עם כניסתו לתפקיד חרט על דיגלו להגדיל ולמלא את השורות ולמנף את האטרקטיביות הלא פשוטה בעת הזאת,

אני והמשטרה ביחד עם המפכ״ל, כולנו ציפייה ותקווה שהשורות באמת תתמלאנה בנוסף למערכים הנוספים שרוצים להקים. ויש אירועים נוספים. ואני אומר את זה כאיש מקצוע, שאף אחד חלילה לא יעניק לי פרשנות שאיננה נכונה. אירועים נוספים, כבוד היושב ראש, נמצאים על סדר היום הלאומי ועל סדר היום הארגוני. בתחום הפח״ע ובתחום הסדר הציבורי. וגם לשם הפיקוד, ובצדק, בהתאם למדיניות השר, מכווין פעולות, מכווין כוחות ומכווין משאבים והדבר הזה נותן את אותותיו. ולא אתעלם גם מהכרסום המזדחל בסמכויות המשטרה. אנחנו אומרים את זה לוועדה הזאת ולוועדות אחרות עם חברים נוספים, גם בעבר. מבקשים עוד ועוד כלים, סמכויות וטכנולוגיות.

היום אפשר לברך על כך שבית המחוקקים העביר חוק שנכנס לתוקפו ב-15 לחודש, שזה היום, היום ממש, על כניסת מצלמות. לתיקון בכל מה שקשור לאמל״ח ולכלי נשק. שוב, סמכויות עם פיקוח ועם בקרה, ואני מקווה שהחוק הזה יעניק לנו כלים נוספים. כן ירבו, ואני אומר את זה כאיש מקצוע. אבל נשאל פה על ׳מסלול בטוח׳, מה עשינו ומה אנחנו מתכוונים לעשות. אני אומר בזהירות, ששוב, יחד עם אנשי מקצוע, אני לא מתיימר לשים את האצבע בדיוק על אותו אירוע שבזכותו הצלחנו למגר פשיעה, או שלחובתו אנחנו מתמודדים עם ההסלמה בפשיעה. אני חושב שיש פה הצטברות של מספר אירועים ללא קשר למקום. אבל אני כן אתייחס לארגוני הפשיעה. כי פה אני חושב שיש השפעה, אני לא רוצה לדבר על סיבתיות אלא על קורלציה,

בין מה שקורה עכשיו מבחינת האסקלציה באירועי הרצח, באירועים האלימים. בעיקר בסוף השנה שעברה ובתחילת השנה הזו, אנחנו הצלחנו, וכשאני אומר הצלחנו אני מתכוון לימ״רים, ליחדת להב 433, היל״פים והתחנות, להגיע להישגים במה שקשור בפיענוח של אירועי פשיעה שמיוחסים לארגוני פשיעה, לכנופיות פשיעה ולראשי ארגונים. אני לא אנקוב פה בנתונים בצורה ברורה, אבל מספר לא מבוטל של ראשי פשיעה נמצאים כעת מאחורי סורג ובריח. ובתחום הזה, לצערנו, אין וואקום. ואנחנו חווים כעת את היום שאחרי. אנחנו רואים, אני משתמש פה במינוח מעולם אחר, אבל רואים צידוד מערכות, במובן השלילי. כולם מתמקמים מחדש. יריבויות הפכו לשותפויות ושותפויות הפכו יריבויות, אנחנו רואים אירועים שמתנהלים מתוך כותלי בית הסוהר. הוואקום הזה בא ונותן את אותותיו. ואנחנו מבינים שאת המבצע של ׳מסלול בטוח׳ חייבים כרגע לשנות, את המתווה.

אנחנו מבינים שאת המבצע הזה אנחנו צריכים למקד בעולם הפארטו, להשקיע כמה שיותר במקום שייתן את התוצאות המרביות. ואנחנו כרגע, כמו מה שעשינו בעבר אבל גם מבחינת האכיפה והמשאבים, במסגרת מבצע שכרגע הכותרת שלו היא ׳מבצע מסלול ירוק׳, בהחלטת מפכ״ל ובאישור השר לביטחון לאומי, ובו אנו באים במתווה שמתמקד בארגוני הפשיעה ובסכסוכים המדממים. אותם סכסוכים שאחראיים לחלק ניכר ממקרי הרח שתוארו פה. מדובר על דם שזורם ברחובות. 29 סכסוכים פתוחים. 27 סכסוכים, אדוני בקיא כפי שאני רואה. 27 סכסוכים מדממים, כולל מיפוי של ארגוני הפשיעה. רובם בחברה הערבית.

חוץ מארבעה. אנחנו ממקדים פעילות באכיפה, בכל מה שקשור לסכסוכים המדממים ולארגוני הפשיעה. על בסיס: מיפוי יעדי אדם: למרות שאנחנו אמורים לתת פה דין וחשבון אני נזהר, כי בכל זאת,

למפות אובייקטים,

שאנחנו מבחינה מודיעינית ומבחינת יכולות האכיפה, מבינים שהם אולי מעורבים והם אולי הפצצה המתקתקת הבאה,

יעדי מקום: מיפינו 10 מקומות שבהם יש את טווחי הפשיעה המרכזיים, כשהעשייה מדברת על שלושה מדרגים- מניעה, סיכון ופיענוח. אני כאיש מקצוע, לא מקל ראש בפיענוח, אבל בסוף צריך ראיות, צריך ראיות שמבחינת התשתית הראייתית יבשילו לכדי כתב אישום שיחזיק בבית משפט, כי בסוף זו ההרתעה. אנחנו יודעים שהסיטואציה היא קשה. מבחינת סמכויות, מבחינת יכולות ההעמדה לדין, מבחינת המשקל שבית המשפט נותן לראיות. אני לא מעביר ביקורת אלא מתאר תמונת מצב. לא לי להעביר ביקורת, אני עובד מדינה וקצין משטרה, אבל הדגש הוא על סיכון. מניעה וסיכון. אנחנו מבינים ומשקיעים יכולות מודיעיניות, מבצעיות, חקירתיות ואכיפה כלכלית, שעליה דיבר הסמפכ״ל. מתחילת השנה תפסנו קרוב ל-200 מיליון שקלים מאירועי פשיעה שמחוברים לרחוב הערבי. סך הכול 750 מיליון שקלים, לא הכול ייכנס לאוצר המדינה. עסקתי שנים רבות באכיפה כלכלית וזה אירוע לא פשוט ומאוד מורכב לנהל תפיסת נכסים.

כדי להגיע למצב של סיכולים, שמעתם את הסמפכ״ל, גבירותיי ורבותיי, חברות וחברי הכנסת, סיכול אומר שאנחנו תופסים חולייה לקראת ביצוע, עם כדור בקנה. קרוב ל-30 סיכולים, נדמה לי ש-27, זה פחות 27 קורבנות של רצח, לא מושלם.

בחלק מהשלבים של הדיון כאן הרגשתי קצת בעולם הפוך. אני אומר פה בשם שוטרים ושוטרות של משטרת ישראל, בגיבוי הסמפכ״ל, המפכ״ל והשר, אני לא חושב שהמשטרה היא הבעיה, היא אמורה להיות הפתרון. והפתרון לא מושלם, הוא רחוק מלהיות מושלם, אבל אנחנו עושים כל שביכולתנו ואנחנו חלק מאחריות לאומית רחבה. ואני לא מתבלבל, מבחינת האחריות של חלקנו אנחנו בעולם האכיפה. אנחנו מקיימים את מבצע ׳מסלול ירוק׳ כשבתוכו יש פלח שמתמקד באופן ספציפי בארגוני פשיעה, שמתוכלל כל יום בשיח של להב או של להב 433 והימ״רים, וכל המבצע כולו תחת כנפיו של ראש אח״מ בתכלול על בסיס יומי. ראש מת״מ וחבריו אוספים את כל הנתונים על בסיס יומי, מכווינים את הפעילות, אחת לשבוע מגיעים לראש אח״מ עם הנתונים ומשם מגיעים לשר לביטחון לאומי. בתשובה לשאלה מי מתכלל ומי מוביל. אחת לשבוע. חובתנו וגם זכותנו לבוא ולתת תשובות לשאלות הקשות ששואל אותנו השר. היכן השוטרים? היכן פעולות האכיפה? היכן כתבי האישום? ואנחנו נותנים את ההסברים. אמר הסמפכ״ל ואני בהחלט מצטרף לאמירה הזאת, שאולי נשמעת לכם קלישאתית אבל היא בהחלט נכונה, המאבק בפשיעה הוא סיזיפי, זו ריצה למרחקים ארוכים עם עליות ומורדות, עם האצה והאטה ללקיחת אוויר. הייתי נזהר מלהתבשם בנתונים טובים שהיו בתקופת זמן כזו או אחרת ונזהר גם מלהיכנס לפאניקה בתקופת זמן כזו או אחרת. אנחנו אותה משטרה ואנחנו ממשיכים את אותה עשייה עם הכוונה ועם פיקוח. מפה אני קורא ואומר בשם חבריי וחברותיי, וגם אומר את זה כאזרח, אנחנו צריכים עוד שוטרים ברחובות, אנחנו צריכים עוד כלים וסמכויות. יש תוכניות עבודה מסודרות, בהובלת השר, בהובלת המפכ״ל, בהובלת אמ״ש ובעולם של כוח אדם. איזה כלים וסמכויות אתה צריך שאין לך? חברי סגן ניצב גלעד ברט נמצא פה, ואנחנו הולכים מפה להקריא רשימה - - - נגיד, אם אתה מדבר על סמכויות, אולי סוף סוף גם יחזירו לכם את הרוגלה, במקום שתמשיכו להתמודד עם חץ וקשת בכל מה שקשור לאינטרנט. שמאז התחקיר המפורסם של ׳כלכליסט׳ - - - בנושא הזה יש ויכוח באופוזיציה. אין בעיה, ויכוח או לא ויכוח, הוא לא יכול לעבוד עם חץ וקשת. לא יכול להיות שכל הפעילות העבריינית מתרחשת ב- Dark net ואין לו אפילו כלי כדי לבדוק איך עובדים העבריינים הכי גדולים במדינה.

העבריינים הכי גדולים במדינה, רק בגלל איזה תחקיר. לא בגלל התחקיר אלא בגלל דו״ח של היועצת המשפטית לממשלה. לא בגלל תחקיר.

אבל מה עם כל העבריינים שאתה לא יושב על האינטרנט שלהם? אז שמשרד המשפטים והמשרד לביטחון לאומי יעשו את עבודתם. כמה זמן? שנה וחצי צריך לקחת

או שכן או שלא. שאלת הבהרה, לא בטוח שהבנתי. הבנו שיש המון דברים שחסרים, ובכל זאת הנתונים בשנה שעברה הראו על ירידה במספר מקרי הרצח. הקשבתי לדברים, והסברת אותם מהלב, גם כאזרח וכבן משפחה, וזה באמת היה נוגע ללב, אבל לא הבנתי כי התחיל תהליך שהיה באמת הפוך מכל המגמה שהייתה כאן בכל השנים האחרונות, ובעצם, עכשיו אנחנו נמצאים באמצע השנה עם פי שלוש רציחות ממה שהיה בהשוואה לשנה שעברה. ואני אומרת, יש פה רק דבר אחד שהשתנה. אני מקווה שהדברים שלי היו ברורים ומה שלא אמרתי הוא יותר חזק מהדברים שאני אומרת. כי בסוף, עם כל ההסבר היפה שהבאתם. אי אפשר להתעלם מהנתונים. תכלס, הצלחתם יותר בשנה שעברה. הורדתם את מספר מקרי הרצח בשנה שעברה, כמו שהסביר סגלוביץ׳ בעצם. וזה התהפך עלינו, הייתי אומרת 180 מעלות. אז איך אתה מסביר את זה? השאלה ברורה. בואי ניתן לו צ׳אנס לענות.

נוכל לקבל גם הבהרה לגבי התהליך של השלמת חוסרי כוח האדם? אם חסרים 2,000 שוטרים. בתקופת הקורונה עשו מאמץ בגיוסים זמניים של כמה מאות דומני, רובם לצערי פרשו ולא נקלטו להמשך שירות. אז אני שואל האם יש כרגע חוסר של 2,000, יש אולי שוטרים גמלאים שלא מתאימים לתפקידי שטח, אבל במטות. חבר הכנסת גלעד קריב, השאלה ברורה. מה התוכנית? מה התקציב? מתי מתחילים בה? בבקשה תמשיך. ואחרי זה, ברשותכם, אני אבקש השלמות אם עוד יש מניצב שרביט, ראש מת״מ. בסדר? בבקשה. טוב, אני לא נציג אגף משאבי אנוש כאן, אבל יש תוכניות סדורות מאוד בעידן המאתגר הזה של ההתפטרות הגדולה, הממה הגלובלית, למלא את שורות המשטרה. אני חושב שהשר הכריז על כך בצורה ברורה בכל שלב מכניסתו, שהיבטי השכר ותנאי השירות של השוטרים, לא נמצאים בהלימה להשקעה ולשחיקה, ולכן אני אומר שוב שכולנו תקווה, שגם מהבית הזה תצא קריאה לשדרג את האטרקטיביות ולמשוך כוח אדם טוב ואיכותי כדי למלא את השורות וגם כדי לבלום את הנשירה.

אנחנו בוחנים שורה של תוכניות במשטרה לגבי גיוון צורות תעסוקה, לגבי חוזים אישיים, לגבי סטודנטים ומכפילי כוח. עולם תוכן שלם,

אני התעסקתי בו בהיבטים ספציפיים שנוגעים לאגף החקירות והמודיעין. לגבי השאלה של גברתי, מה השתנה? ההצלחה של שנה שעברה, הייתה מקרית? אז מכיוון שאני נוטה להקשיב, אז חברי כאן, ניצב משנה שרביט, אמר לי: ״אני רוצה להשיב, יש לי תשובה.״ אז ברשותך, אם מקובל על יושב הראש ועל הסמפכ״ל, אז חברי - - - אז אני מתנצלת אבל אחרי זה אנחנו נאלץ לצאת. יש לנו ישיבה שכבר איחרנו אותה בחצי שעה. אז יש לנו עוד חמש דקות ואנחנו נשמח לשמוע, האם ההצלחה הזאת הייתה מקרית? אז אני אשתדל לענות לך בקצרה. הדובר זה ניצב משנה שרביט, ראש מת״מ.

אפשר לשאול מה ראשי התיבות של מת״מ? אני לא מתבייש לשאול כשאני לא יודע. בוודאי. ראש מחלקת תיאום מבצעים בחטיבת המודיעין. היינו פה בוועדה בראשותך, ובאמת היו פה נתונים טובים. ואמרתי אז, אנחנו לא מתבשמים בשום תוצאה חיובית. אנחנו עדיין לא מבינים האם ׳מסלול בטוח׳, באמת יש שם הרבה מאוד נקודות, האם זו נקודה שבע שהורידה את הפשיעה? האם זו נקודה תשע? אנחנו עושים כל הזמן חשיבה ומנסים לתכלל את עצמנו ולהבין את עצמנו כל הזמן. בסוף, ראינו בחודשים האחרונים של שנה שעברה את העלייה מתחילה. זה לא מינואר השנה, ראינו את זה באוקטובר. מהבחירות.

אני לא יודע לתאר את זה לבחירות כאלה ואחרות. ראינו את העלייה מספטמבר אוקטובר מתחילה לעלות. וכל הזמן אנחנו חושבים איך להיות יותר טובים, איך לעשות את המבצע יותר טוב, הזה או בכלל. טיפול במגזר הערבי הוא לא רק ב-׳מסלול בטוח׳ או ב-׳מסלול ירוק', נעשות עוד הרבה מאוד פעולות שהן לאו דווקא במסגרת ׳מסלול בטוח׳ או ׳מסלול ירוק׳. אני יכול להגיד לכם, שמינואר השנה, במסגרת ׳מסלול בטוח׳ של חברת הכנסת סגלוביץ, נתפסו עשרות אנשים, הוגשו 116 כתבי אישום מתחילת השנה, זו ממשלה חדשה, אבל עוד פעם, אני לא נכנס לזה. 116 כתבי אישום, 135 עדים שפוצחו, 92 מעצרי תום הליכים במסגרת ׳מסלול בטוח׳. ושאלת עוד משהו, מה קרה עכשיו? אמר חבר הכנסת טיבי, שנפתחו סכסוכים חדשים.

יש הרבה מאוד ראשי ארגוני פשיעה מאחורי סורג ובריח, יואב דיבר על זה, וואקום מתמלא. אני לא יכול לחשוף את כל מה שאני יודע במערכת המודיעינית אבל יש מאבקים, נכנסים עבריינים חדשים, נפתחים סכסוכים אלימים חדשים ובחצי שנה האחרונה ואפילו טיפה אחורה,

כל סכסוך כזה מסומן במסגרת ׳מסלול ירוק׳. כל סכסוך כזה יש לו אבא ואמא במשטרה. זאת אומרת, ימ״ר X אחראי על סכסוך הזה, יחידה ארצית כזו או אחרת אחראית על הסכסוך הזה. יש לנו תוכנית סדורה שכל יום חמישי אנחנו מציגים אותה לשר הבל״מ. בישיבה הזאת לפעמים נעשות התאמות, נעשים שינויים תוך כדי תנועה וכולי. דיבר על זה חבר הכנסת קריב, המשרדים הנוספים שנמצאים במבצע הזה, אני מדבר בשם משטרת ישראל. אני אומר שמשטרת ישראל התחילה חזק והגבירה, התחילה פול גז והגבירה עוד יותר ועוד יותר. בסוף השבוע האחרון נתפסו עשרות כלי נשק. אחרי שכמעט חצי משטרה הייתה במירון, תוך כדי לחימה ונתפסו עשרות כלי נשק, אני יכול להביא לכם את הדיווח על זה. במגזר היהודי או במגזר הערבי או לא חשוב איפה. זאת אומרת שמשטרת ישראל לא הורידה את הגז בנושא הזה של ׳מסלול בטוח׳ או בלחימה בפשיעה. יש לי פה נתונים, אני יכול להראות לכם. בארבעת החודשים האלה ביחס לשנה שעברה, הייתה עלייה בכתבי אישום בעבירות האלימות, עלייה בכתבי אישום בעבירות אמל״ח, עלייה בכתבי אישום בגניבות פר, אלה גניבות של מכוניות. סליחה שאני קוטעת אותך, אנחנו באיחור לישיבה של יושבי ראש סיעות האופוזיציה ואיחרנו אותה כבר בחצי שעה כדי לשמוע אתכם.

אנחנו נעשה לזה דיון המשך, הוא כל כך חשוב שאני לא מתכוון לוותר עליו. יכול להיות שככל שיש דיונים ברמת השר, יכול להיות שאחת לחודש, ועשינו דברים כאלה בעבר, צריך להיות דיון מעקב קבוע אחת לחודש, כאן בוועדה שאחראית על העניין. אחת הנקודות שכנראה לא נספיק להגיע אליה היא שאלת הקשר בין המשטרה והדרג הפוליטי לבין ראשי הרשויות המקומיות במגזר הערבי. שאלת איכות הקשר. האם ישנה נסיגה בדיאלוג של הדרג הפוליטי עם ראשי הרשויות?

האם יכול להיות שהמשטרה מפצה על איזה שהוא פער טבעי שנוצר, בעקבות זה שיש היום קואליציה אחת והייתה קואליציה אחרת,

ככה זה עובד בדמוקרטיה, אבל האם יש פיצוי על הפער הזה? איך נראה הקשר? מה קורה לגבי פתיחת תחנות חדשות בתוך המגזר? חבר הכנסת גלעד קריב, אתה עוד פעם לוקח לי את כל הזמן, אבל את חלק מהרעיונות שלך אני אאמץ.

הנה אני פותר אותך מזה כי אני ניגש להצביע בוועדת כספים.

ניצב משנה שרביט, בבקשה. עוד שני משפטים לחבר הכנסת אחמד טיבי כי אני תוך כדי קיבלתי עוד נתונים. יש ירידה בגניבות מבסיסי צה״ל.

משנת 2020 ל-2021 ול-2022 והלאה. אתה יכול לתת מספרים בבקשה? אני לא בטוח שאני יכול לתת מספרים, אבל יש ירידה ואני אומר את זה בוודאות. עוד קצת מספרים ונתונים על מנת להראות קצת את העשייה. השנה אנחנו בעלייה בתפיסה של רוביM16 וקלצ'ניקוב, עלייה משמעותית בתפיסות אקדחים, עלייה משמעותית בתפיסות חיקויי נשק, עלייה בכמות האירועים שאנחנו תופסים,

כשאתה נכנס לבית לפעמים אתה תופס אקדח אחד ולפעמים אתה תופס ארבעה, אבל בסך הכול אנחנו בעלייה בפעילות התקפית, בכניסה לבתים או למקומות שיש לך לגביהם מידע מודיעני שבהם זה מבוצע.

על בסיס המודיעין שיש לנו ועל בסיס הערכות המצב שאנחנו מקיימים, אנחנו כל הזמן מנסים להתאים תוכניות.

להחליט אם ממשיכים בתוכנית או לא, מבררים אם היא הצליחה או לא, מה יותר ומה פחות.

העלייה הזו הצליחה הרבה לפני סוף השנה. אני גם רוצה לשאול אותך שאלה, תרשה לי רגע. הפער הגדול באמת, יואב ושרביט, האם הפער הגדול הוא רק בכוח אדם? הוא גם במודיעין? או שבשניהם? איפה אתם מרגישים שחסר לכם מה שיעזור לכם לבצע את המשימה יותר טוב? אני אגיד לך משהו, המודיעין הוא טוב. כמו שאמר חבר הכנסת טיבי.

מכיר את הסכסוכים ואת ארגוני הפשיעה, גם כל ארגון פשיעה הוא מכוון יחידה. ומדובר ביחידות הטובות ביותר של משטרת ישראל, אם זה יחידות מרכזיות במחוזות ואם זה יחידות בלהב, הטובות ביותר, הן אלה שאחראיות על ארגוני הפשיעה, אז המודיעין קיים. הקושי הגדול מאוד זה לבסס את זה בראיות. אבל יש עליה בכל הפרמטרים, גם ברצח נשים יש עלייה. אז איך אתה מסביר את זה? יש פה משהו שלא מצליחים לעלות עליו. לא רק זה,

רק עוד משפט בהמשך למה שנאמר עכשיו. כל הדברים שאתה אומר ואני שומעת כאן, אמנם לא הייתי מהתחלה אבל את הדברים העיקריים שמעתי. אנחנו רוצים לשמוע את הדברים הפרקטיים של מה קורה בשטח כדי לעצור את הרצח הבא ובינתיים זה לא קורה. אתה אומר שהמודיעין טוב, אבל כנראה שלא מספיק טוב, כי עובדה קיימת היא שלא מצליחים למנוע את האירוע לפני שהוא קורה וגם לא מצליחים לפענח את זה אחרי שזה קורה. מה שנותן אור ירוק לכל מי שעושה את זה, שזה אפשרי ובטוח, ושיכולים להמשיך ברציחות ובאיומים. והדברים קורים לאור יום. זה לא שהדברים קורים רק בלילה, כבר לא מחכים שיגיע אמצע הלילה בשביל להסתתר כדי שאף אחד לא יראה, זה קורה לאור יום באמצע הכביש, מול מצלמות ושום דבר לא קורה. חברת הכנסת אימאן, בואו ניתן לגורמים המבצעים לדבר, כי אנחנו רוצים לשמוע אותם והזמן מתקצר. אנחנו ניתן לכולם לדבר. בבקשה, תת ניצב יואב. אני אתייחס לשאלה של יו״ר הוועדה לגבי מה שאנחנו צריכים ולשאלה של חבר הכנסת ואליד לגבי רצח נשים. בנוגע לשאלה מה אנחנו צריכים.

גברתי דיברה על זה שאנחנו יודעים ושיש לנו מידע מודיעיני, וכמו שאמר חבר הכנסת טיבי קודם, שיש אירוע רצח וכל הכפר יודע מי המבצעים, אז עכשיו מתבקשת השאלה, למי הם מספרים? אבל אני בודק רק את החוט שלי, שלי כמשטרה. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים 2,000 שוטרים, מעבר לסוגיית המשאבים, זה עניין של בולטות ושל נוכחות בשטח על מנת לייצר הרתעה, אני מתנצל מראש אם זה לא ראוי אנא העמד אותי על מקומי, אבל אני מנצל שוב פעם את הבמה ואומר,

אנחנו צריכים סמכויות, ומה שהעברתם ונכנס היום לתוקף זו דוגמה טובה, כי הוא מבחינתנו שינוי מבורך, אנחנו מדברים על סמכויות מנהליות יש חוות דעת שהגיעו אל השר ומשם הגיעו למשרד המשפטים, אני מדבר על יכולות טכנולוגיות. ואני יודע שכל יועץ עכשיו היה אומר לי לא להגיד את הדברים האלה עכשיו אבל בכל זאת, כי יש לי פה תפקיד, אנחנו צריכים שישיבו לנו את היכולות הטכנולוגיות, עם כל ההסתייגויות, עם כל נורות האזהרה ועם כל מגבלות הפיקוח והבקרה. אני הקראתי לכם מקודם את הדיווח שהעברתי לסמפכ״ל בישיבת בוקר, זו זירת, זו מערכה ובמערכה הזו אנחנו לא יכולים להכריע אם נלך עם ידיים קשורות, עם עיניים עצומות ועם אוזניים אטומות, לכן אנחנו צריכים את הכלים ואת הסמכויות. לגבי רצח נשים ואירועי אלמ״ב, מדובר באתגר חברתי ראשון במעלה, כי פה, גם המידע לא יעזור. הרבה פעמים אלה אירועי רצח שאין עליהם מידע, שקורים מאיזה אירועי אמוציונלי, אני לא קושר לזה קשרים או כותרות והיכולת באמת לסכל כאן היא מאוד מוגבלת.

מגוון פעולות במשטרת ישראל בתקופה האחרונה, כדי להתמודד יותר טוב עם אירועים של רצח ואלימות על רקע של סכסוכים משפחתיים. אני מזכיר ש-16 נשים נרצחו בשנה האחרונה ולא כולן ברקע משפחתי, אבל בכל זאת. הקמנו מחלקי משפחה, עד היום 17 ועוד 2 בדרך. מה זה מחלק משפחה? זה אורגן שיושב בתוך תחנת המשטרה, שבו יש חוקרת או חוקרת שעברו הכשרה מתאימה. פתחנו הכשרה של שלושה שבועות של חקירות של מחלקי משפחה. יושבת עובדת סוציאלית, שהיא שוטרת, לא חיצונית, שמסוגלת גם לתת את המענה וגם לחבר אותנו לגורמי הרווחה המקומיים. הקמנו חדרי המתנה וחקירה חמים, שזה אומר חדר שהרבה יותר נעים להיחקר בו מאשר תחנת משטרה קרה. חדר עם צעצועים ומשחקים לילדים, חדר שצבוע בצבעים יותר חמים. אנחנו פועלים

אנחנו בקשר עם בתי הסוהר כדי לשפר את מנגנון ההעברה של סקירות על אסירים, עצורים ומשוחררים, שעצורים על רקע מסוים ואנחנו רוצים לוודא שהמשפחה או הקורבן,

שפלוני השתחרר ואם יש חלילה משהו לדווח עליו. אין לי הסבר גברתי, לגבי ריבוי מקרי הרצח בחודשים האחרונים. ואני מזמין כל אחד לנסות ולתת הסבר מקצועי. אבל אני יודע שאנחנו כמשטרה, וזו האחריות שלנו, משקיעים את כל מה שאנחנו יכולים כדי לתת את המענה, כדי לחבור לגורמי הרווחה והרשות המקומית, לנסות ולסכל מראש את האירוע. דיברתי קודם על מניעה, סיכול ופיענוח במקרים המתאימים. מה שבטוח הוא,

כקציני וכקצינות משטרה, כשוטרים וכשוטרות,

כאזרחים וכאנשי משפחה, לא אדישים לאף מקרה רצח כזה. עוד מישהו מקציני המשטרה? תראו, הזמן שלנו הולך ומתקצר. יהיו פה לא מעט אנשים שלא יספיקו לדבר. אני מתחייב לקיים לזה דיון המשך כי הדיון הזה חשוב מידי מכדי לסיים אותו פה, אבל כדי שנוכל כן להתקדם, אני אבקש לעשות קודם קצת סדר בנתונים.

מהממ״מ של הכנסת, כמה נתונים כדי לסדר לנו את הדברים. אורלי אלמגור לוטן. אני ראש צוות בממ״מ. זה מסמך שכתבו כמה חוקרים אצלנו. הייתה לנו מצגת גדולה אבל נראה לנו שכרגע נוכח קוצר הזמן אז נוותר עליה. כן רצינו להתייחס לכמה מהנתונים על פעילות המשטרה במהלך ׳מסלול בטוח׳.

מהנתונים רואים שהייתה ירידה במקרי הרצח בשנת 2022, אבל מה שעוד רואים, זה שלא הייתה עלייה בפיענוחים בתקופת הפעילות של ׳מסלול בטוח׳ ואת זה גם צריך להגיד. אחד מהיעדים שהמשרד קבע לעצמו בתוך החלטת ממשלה 549 ולידה, היה להעלות את שיעורי הפיענוח ל-36%. כשמסתכלים על הנתונים של מספר החשודים שיש ביחס לאירועי רצח, רואים פערים מאוד גדולים בין החברה היהודית והחברה הערבית ורואים שזה לא עלה במהלך ׳מסלול בטוח׳, אלא דווקא ירד. כדי לסבר את האוזן, בשנת 2020, היחס בין מספר החשודים ביחס למספר מקרי הרצח בחברה הערבית, היה 62%. אני לא אומרת בתוך מקרי רצח כי יש מקרי רצח עם כמה חשודים וההפך, אבל זה כן איזה שהוא מדד. אז זה היה 62% בשנת 2020. ב-2021 זה היה 57% וב-2022 זה היה 56%, זאת אומרת שאין כאן עלייה אלא דווקא יש ירידה. גם בכתבי אישום אנחנו רואים את אותה מגמה. מספר כתבי אישום באירועי רצח ביחס למספר אירועי רצח שקרו. אז בשנת 2020, במגזר הערבי זה 35%, ב-2021 זה 29% וב-2022 זה 23% עד למועד הפקת הנתונים, שזה היה במאי 2023, שזה גם משהו שצריך לשים אותו על השולחן. הייתה ירידה במספר הנרצחים ב-2022, אבל לא הייתה עלייה בפיענוח של התיקים ולא הייתה עלייה בהגשת כתבי אישום. משהו לגבי הנתונים שהציגו לגבי התיקים כנגד יעדים מחוללי פשיעה. אני חושבת שזה נכון בכלל כשמנסים להסתכל על תוכנית ׳מסלול בטוח׳ ואם היא הייתה אפקטיבית או לא. חשוב להציג את הנתונים האלה גם ביחס למה שהיה לפני התקופה של ׳מסלול בטוח׳, כי אחרת מאוד קשה להבין מה היה האפקט של זה.

להציג את נתוני 2021 ו-2022 ולא להציג מה היה קודם, בעיננו זו בעיה וזה לא באמת מאפשר למדוד את האפקטיביות של התוכנית. כן ציינת שמשטרה התחילה בפול גז והגבירה עוד יותר. אז בשנת 2021, פתחתם 295 תיקים כנגד יעדים מחוללי פשיעה. בשנת 2022, שבה התוכנית פעלה כבר לכל אורך השנה, היו 276 תיקים. זאת אומרת שאין עליה בין 2021 ל-2022 אלא דווקא הייתה ירידה. וגם כאן צריך להגיד משהו על שיעור התיקים בהם הוגשו כתבי אישום. ב-2021 הוגשו כתבי אישום ב-26 מהתיקים שנפתחו כנגד יעדים מחוללי פשיעה, וב-2022 כנגד 35%. זאת אומרת שהייתה עלייה, אבל עדיין, שיעור כתבי האישום הם יחסית נמוכים.

זה לא היה נושא הדיון אבל כן על הסיפור של רצח נשים, כי זה נושא שאנחנו מתעסקים בו גם בוועדה אחרת ואני עם הכובע שלי, אז רק לציין שחלק מהדברים שציינת הם לא משהו חדש והם לא במסגרת ׳מסלול בטוח׳. מחלקי המשפחה זה משהו שרץ כבר כמה שנים, אז זה לא איזה שהוא מענה לאיזה שהם שינויי מגמות שיש כרגע. ועוד משהו בהקשר לנשים שנרצחות במגזר הערבי. כשמסתכלים על הפיענוח של המקרים האלה ועל הפרופיל, רואים שני עולמות שונים לחלוטין, במגזר היהודי ובמגזר הערבי. במגזר היהודי רואים שרוב הנשים שנרצחות, נרצחות על ידי קרוב משפחה או על ידי בן זוג. במגזר הערבי, רוב מקרי הרצח של נשים, כמו מקרי הרצח של גברים, לא מפוענחים, לכן הם בכלל לא נופלים באופן פורמלי תחת אלימות במשפחה.

תודה רבה לאורלי. יואב, רצית להוסיף?

קודם כל בנוגע למחלקי המשפחה, אנחנו עתידים להקים עוד 12 השנה. אבל אני מתחבר לנתונים בנוגע לפיענוח. אני מזכיר לגבי החלטה 549, שלא מזמן ישבנו עם חברי עורך הדין עלא איוב, בהובלת המשרד לביטחון לאומי ומשרד המשפטים, על מנת לתקף את היעדים של 549 ל-2023. לא עמדנו ביעד של פיענוח, אנחנו לא עושים לעצמנו הנחות. אנחנו ביקשנו ואני מאמין שזה יתקבל, להותיר על קנו את היעד המאתגר שלא עמדנו בו כדי להעלות את אחוזי הפיענוח. אנחנו רוצים להבקיע בנושא הזה.

אני מבקש מסמנכ״ל המשרד לביטחון לאומי להתייחס לנתונים ולדברים. אליעזר, בבקשה. צהרים טובים. ידידי חבר הכנסת סגלוביץ׳ לא נמצא כאן. אבל אני חולק על האמירה שלו שהתוכניות לא פועלות ושאנחנו לא מפעילים את התוכניות שהחלו ב-2022. נאמר כאן על ידי קציני המשטרה. כבר בספטמבר, כשהשר בר לב עוד היה בתפקידו, החלה עלייה ומשבוע לשבוע ראינו את המספרים. ולצערי, המגמה הזו המשיכה. אנחנו ממשיכים את התוכניות שהתחילו ב-2022. יש מגבלה של תקציבים המשכיים. למי שמכיר, אז חלק מהדברים מתבצעים בהיקף תקציבי נמוך יותר,

בעזרת השם, התקציב יעבור וב-01 ביולי נחזור לעצימות גבוהה. אנחנו בשיטור העירוני, נדרשים להקים תשע יחידות חדשות. ארבע כבר הקמנו ותוך חודשיים אנחנו מתכוונים לסיים. שיטור עירוני במגזר?

הקמנו את תוראן, את ג׳לג׳וליה, את כפר יאסיף ואת דיר אל אסד. כפר קנא, כפר קאסם, ערערה ושגב שלום,

זו בהחלט אמירה חשובה ומשמעותית. לא עזבנו את הדבר הזה. וייאמר לזכות הרשויות המקומיות שהן מגייסות את הפקחים, זו אמירה טובה וזה שיתוף פעולה שענה כאן לשאלה. אנחנו, בדרג המקצועי, אין לנו שום בעיה. אני בקשרים מצוינים עם ראשי רשויות, אני בקשר יומיומי, גם אני וגם ראשי יחידות שכפופות אליי, אין לנו פער.

אנחנו ממשיכים לעבוד בעצימות וברגע שהתקציב יינתן אז גם יותר. זה לגבי הנושא הזה. בנושא של פעילויות נוספות, אני לא אפרט פה דברים, אבל הרשות להגנת עדים פועלת בעצימות גבוהה מאוד ובשנה וחצי האחרונות, הם קלטו מספר מאוד מאוד משמעותי של עדים, כדי לטפל, כדי לפענח וכדי להביא לדין, את משפחות הפשע. אנחנו מכירים, משפחת אבו לטיף שנמצאים מאחורי סורג ובריח וגם גורמים נוספים, ואנחנו לא נרפה בדבר הזה. השר לביטחון פנים מוביל מידי שבוע את ה-׳מסלול הבטוח׳, גם הכללי וגם בדרום. זו תשובה למי ששאל כאן. גם נמצא כאן המזכיר הביטחוני של השר ואם צריך הוא יוכל להוסיף. ככה הוא החליט וזה בסדר גמור, שהוא מנהל את הדבר הזה, זה בנוגע להצעות שהיו פה למנות מישהו, אני לא נכנס לשם, הוא השר שמונה והוא מחליט בנושא הזה. מבחינת המדיניות, השר הפיץ את המדיניות שלו ל-2023-2024, בנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית, מופיעים שם כל הדברים וזה פורסם. אני אשמח מאוד שנעשה בדיון הבא שזה יהיה הפתיח, כלומר, שתוצג התוכנית הזאת.

אין זמן פשוט לעבור. אבל הדברים האלה של מאבק בפשיעה,

הדברים האלה כתובים שחור על גבי לבן והם הופצו, גם ליחידות וגם לגופי המשרד: משטרה, שירות בתי הסוהר, כיבוי והצלה, רשות להגנת עדים, כלי עירייה וכל מי שקשור בזה. בנוסף לזה, הרשות לביטחון קהילתי פועלת כמעט בכל הרשויות המקומיות. בקרוב ל-240 מתוך 256 רשויות. אנחנו פעילים, התקציב קצת מכביד עלינו מבחינת הפעלה של כל התוכניות, אבל גם הנושא של מצלמות וגם הנושא של עו״ס משטרה. אנחנו מפעילים ברשויות בחברה הערבית 400 עובדי מדינה, אולי צריך יותר, אבל זה בהחלט מספר משמעותי. אנחנו מבצעים תוכניות מניעה ב-85 רשויות בחברה הערבית. אנחנו לקראת סיום של פריסה של עו״ס משטרה בכל הרשויות בחברה הערבית. זו לא משרה מלאה, יש עו״ס משטרה שפועל במספר רשויות וזה פרויקט שמוכיח את עצמו כמאוד מצליח בקשר שבין הנפגעת לתחנת המשטרה ולכל הטיפול. מה שמתקשר למה שיואב אמר פה, לגבי מקומות ההמתנה, הנושא של מחלקי המשפחה זה הוא גם פרויקט שאנחנו עובדים עליו ביחד,

בנוסף ל-17 עוד 12 וזה נמצא בשלבים מתקדמים. בנושא המצלמות, כמובן שמוקדים רואים, מוקדים אזוריים, אנחנו בתהליך ומיד אחרי אישור התקציב נוכל להרחיב. בנושא הפרויקט של ערים בטוחות, גם בעכו וגם ברמלה, אנחנו משקיעים כסף רב. כבר כל היישובים הערביים לא בטוחים, לא רק עכו ורמלה. אני מבינה שזה הפרויקט, אנחנו שומעים על פרויקטים וקוראים עליהם אבל בפועל, אנשים ממשיכים למות ואנשים ממשיכים לחיות בפחד נוראי. אין ביטחון, לא כללי ולא אישי, כלום. זו השורה התחתונה שצריך לקחת אותה בחשבון. וזה כואב שאנחנו יושבים ורק שומעים על תוכניות ומחכים לאישור התקציב, כאילו שלא היו פה כבר תוכניות ותקציבים מאושרים שצריך לרוץ איתם, ובפעול, אנחנו בנקודה יותר גרועה, לא באותה נקודה אלא בנקודה גרועה פי כמה. צריך למדוד את הדברים מול המעשים בשטח ולא על תוכניות שכתובות בספר. עם העובדות אני לא אתווכח איתך. אליעזר, בבקשה. אנחנו נמשיך להרחיב את התוכניות ב-2023 וב-2024, עם תקציבים משמעותיים. אנחנו נשמח לראות את התוכנית בדיון המשך שנקיים לדיון הזה. אנחנו הגענו לקצה הזמן, אבל אני רוצה לתת לחבר הכנסת יאסר חוג׳יראת, דקה וחצי,

אני הגעתי עכשיו מהשטח,

לאחר שהתקיימה שם ישיבה עם הוועד המקומי,

אני רק רוצה להגיד משפט אחד ששמעתי שם מפי הנוכחים, יהודים וערבים, שלו הנרצחת הייתה יהודייה, הרוצח היה נעצר תוך כמה שעות, כי הרכב נשרף לא הרחק משם, בכניסה למרארר. הייתי גם בכפר מנדא בשבת, וגם שם לצערי

שומעים את אותם משפטים. זו ההרגשה שנמצאת בשטח, ועל ההרגשה הזו צריך לעבוד בשביל להפוך אותה למשהו אחר. אני רוצה להיות כערבי, להיות בטוח, ולדעת שדם של ערבי שווה לדם של יהודי. בזה אני רוצה לסיים. אני לא בא בטענות אל המשטרה, אלא לראש הפירמידה, לראש הממשלה, האחריות היא על בנימין נתניהו, הוא שאחראי על הביטחון האישי של כל אזרח במדינת ישראל, גם של האזרח הערבי. ואני מבקש הוא יישמע אותנו וייקח את האחריות הזאת. תודה רבה לך חבר הכנסת יאסר חוג׳יראת. אני רוצה להגיד לך, כמי שהיה ראש רשות של ישוב בדואי חמש שנים, אני מאמין כמוך שהדם הוא אותו דם. אין שוני, לא בהתייחסות של המשטרה ולא בהתייחסות האנושית של כל אחד מאיתנו, חברי הכנסת. אדוני הסמפכ״ל, אתה רוצה לומר משהו לסיום? אני רק אומר, בירכתי בהתחלה על הפורום הזה ואני חושב שצריך להמשיך עם זה. כי בסוף אנחנו עושים ימים כלילות, אבל אנחנו כמשטרה גם צריכים בסוף לתת דין וחשבון. בסופו של דבר אנחנו משרתי הציבור, זה הייעוד שלנו וזו השליחות שלנו. ואנחנו נמשיך להגיע לכאן, להסביר ולעשות כמיטב יכולתנו על מנת לעשות את עבודתנו על הצד הטוב ביותר. הניסיון שלי בחיים הוכיח שעם עובדות אני לא מתווכח, אבל אני חייב ללמוד אותן. ואני מבקש מכולנו ללמוד את העובדות. יהיה דיון המשך לדיון הזה, ארוך יותר. ולכל חברי הכנסת שלא דיברו פה, יתאפשר לדבר בדיון הבא. זה חשוב לשמוע את כולם וחשוב לשמוע את הדברים. אני רוצה לומר לכם בצורה מאוד ברורה, שחיי אדם חייבים לעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו וזה לא חשוב איזה חיי אדם. אני לא מבדיל בין נרצח ערבי לנרצח יהודי, המשפחה של זה והמשפחה של זה סובלים באותה מידה. ושאף אחד מכם לא ינסה לצייר דברים אחרת. ואני אומר לכם, זו לא גזירה משמים. אני מכיר חלק מהתוכניות, כי אני שותף לחלקן, ואני אומר לכם שדווקא בגלל הקושי, ויחד עם הנערה בת ה-19 שנרצחה היום, אני אומר לכם שאני אופטימי, כי אנחנו נמצא לזה פתרון ונוביל לדברים יותר טובים. אני מתנצל מראש בפני אלה שהגיעו ולא הספקתי לשמוע אותם, ומודה לכל אלה שהגיעו וששמעתי אותם. תודה רבה למנהלת הוועדה על ההכנה של הדיון הזה, ניפגש בדיון ההמשך, תודה. הישיבה ננעלה בשעה 13:54.